בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, חבר הכנסת מנסור עבאס, אקרא בפניך את נוסח הצהרת האמונים, ואתה תשיב: "מתחייב אני". וזה נוסח הצהרת האמונים: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב אני. תודה רבה, וברכות לחבר הכנסת מנסור עבאס. חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים לנאומים בני דקה. אני רק רוצה להבהיר, חבר הכנסת מאיר כהן, מאחר שאתה נמצא כאן, כדי שלא תהיינה שמועות ולא יהיה חוסר ודאות, אני אבהיר את הסדרי הדיון וההצבעה בנושא הרכב הוועדה המסדרת. מה שאני מציע, על מנת שאנחנו לא נצטרך לקיים שני דיונים אלא נוכל לקיים דיון אחד משולב, אני מבין שלמעשה יש הצעה אחת של יושב-ראש הוועדה המסדרת והצעה אחת שאתה מגיש, ואני מבין שאין הצעות אחרות. בהנחה שזה המצב, אני מציע שיושב-ראש הוועדה המסדרת יציג את הצעתו, ומייד אחריו אתה תציג את הצעתך. חבר הכנסת מאיר כהן, תציג את הצעתך, יהיה דיון משולב, כל אחד שירצה לדבר יוכל להתייחס למי משתי ההצעות. לאחר מכן אנחנו נקיים הצבעה על הצעתו של יושב-ראש הוועדה המסדרת: אם היא התקבלה, היא התקבלה. אם לא התקבלה, אנחנו נעבור מייד להצבעה על ההצעה שאתה תביא. אני אומר שוב בצער שלא הצלחנו להגיע להסכמות ולהבנות שאפשרו הצבעה מוסכמת פה אחד, אבל זה המצב, ובמצב הזה אנחנו חייבים להקים ועדה מסדרת. משכל הדחיות והניסיונות לא צלחו, אם עד לשעת ההצבעה לא תהיה הסכמה, אנחנו פשוט נצביע ברוב ומיעוט, וכפי שהכנסת תחליט כך יהיה. אם כן, אני עובר מכאן לנאומים בני דקה. ראשון הנואמים, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, איננו, חבר הכנסת שלמה קרעי, לא נמצא. חבר הכנסת איתמר בן גביר, בבקשה. אני רק אעיר שמאחר שבשלב זה אין לי סגנים, ייתכן שנצטרך לעשות איזושהי הפסקה במהלך הדיונים אם מספר הדוברים יהיה רב.

אל תראו בזה לא תרגיל ולא השהיה, אלא מציאות שנכפית עלינו כל עוד לא מונו סגני יושב-ראש. חבר כנסת בן גביר, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, אתמול סיירנו בשער שכם, אני וחבריי בראשות בצלאל סמוטריץ' מהציונות הדתית, ונוכחנו לפגוש שם שוטרים נחושים שרוצים למלא את תפקידם אבל צריכים לקבל הוראות חד-משמעיות. אז ברוך השם, השר אוחנה, אנחנו משבחים אותו, אבל אנחנו גם דורשים לחדד את ההוראות: יהודים שמסתובבים ומותקפים על רקע אנטישמי, אי-אפשר לעבור על זה לסדר-היום. רב ביפו שתוקפים אותו ופוגעים בו, אי-אפשר לעבור על זה לסדר-היום.

כשביצהר היה רבע גרם של אירועים הקימו מחלקה מיוחדת, צוות לפשיעה לאומנית, באו, השתלטו על ישיבה. משטרת ישראל יכולה, ויכולה יותר.

אנחנו מכאן קוראים למשטרת ישראל לטפל בטרוריסטים ולאפשר ליהודים להסתובב בבטחה בירושלים. תודה רבה. חבר הכנסת עידן רול, איננו, חבר הכנסת עופר כסיף, איננו. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אגב, אני נועל את רשימת הדוברים. תודה רבה, אדוני. אני רוצה להתייחס לשני מוקדי אירועים: אחד ביפו, אחד בבאב אל-עמוד באל-קודס. אנשים לא יודעים מה הרקע לדברים שמתרחשים שם. בחודש הרמדאן מקובל מזה שנים רבות, רבות, רבות, עוד לפני שנולד מפקד מחוז ירושלים, שפלסטינים מוסלמים יבואו בבאב אל-עמוד, ישבו על המדרגות וישמחו על המדרגות פלסטינים, וידברו, הפלסטינים של ירושלים המזרחית, במדרגות. יפו, פתאום, חבר הכנסת בן גביר. חבר הכנסת בן גביר, אף אחד לא הפריע לך כשדיברת. באמת, מספיק כבר. שב, שב, בבקשה. אבל הוא מדבר שטויות.

חבר הכנסת בן גביר, כשדיברת אף אחד לא הפריע לך. אנא תאפשר לחבר הכנסת טיבי לומר את דברו.

ואז, משטרת ירושלים החליטה לסגור באופן מעשי את המקום בשביל אל-מקדסין הפלסטינים בירושלים המזרחית, ושינתה סדרי עולם, פגעה בחודש הרמדאן, בהרגשה של האנשים שהם יכולים ללכת שם, ולכן אנשים כועסים ולכן יש עימותים שם. אנשים רוצים את החופש שלהם להיות שם על המודרג'את בבאב אל-עמוד. היחס של המשטרה הוא יחס ברוטלי לאנשים שמאוד רוצים לשבת על המדרגות ולהביע את דעתם. ביפו מזה 15 שנים יש מה שקרוי גרעין תורני. מדובר באנשים, חבר הכנסת טיבי, זה נאום בן דקה, לא סקירה היסטורית. הכול יחסי, אדוני, בימים האלה. הכול יחסי.

בוא, משפט אחרון. זה כמעט אותו נושא. אנשים באו ליפו ואמרו: להתנחל בלבבות, אבל הכוונה: להתנחל בשכונת אל-עג'מי, לרכוש בתים, להוציא אנשים מביתם. באחד המקרים לאחרונה, ואומר את זה אדם שמתנגד לאלימות, במיוחד נגד אנשי דת באשר הם אנשי דת הגיע איש דת כדי לפנות משפחה יפואית מהבית שלה באמצעות פיתוי כספי. התפתח עימות, נשים את האלימות בצד, אבל יפו סבלה מספיק מיחס ממשלתי מפלה, מדכא ומהיחס של המשטרה אתמול, שפגעה גם באימאם, השייח' עג'ווה, של חסן בק.

די כבר עם הברוטליות של המשטרה.

חבר הכנסת טיבי, תודה רבה. אי-אפשר לנשל את תושבי יפו, וגם באב אל-עמוד ימשיך להיות תוסס. אתם מפגינים, ואז המשטרה אשמה. תודה רבה. חבר הכנסת טיבי, תודה רבה.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. חבר הכנסת טופורובסקי, ראיתי אותו קודם, לדעתי. ווליד נמצא? איפה חבר הכנסת טאהא? יופי, בבקשה. חבר הכנסת ווליד טאהא.

רבותיי, נא לשבת. חברות וחברי הכנסת, שבו במקומות, ואז אפשר יהיה לראות מי נמצא ומי איננו.

בשנים האחרונות אנחנו עדים לתופעה שבאמת צריכה להדאיג את כולנו, או לפחות להדליק לנו אור אדום, של סיר לחץ שמתרחש בתוך העיר יפו. התושבים בעיר יפו סובלים ממדיניות רדיפה של חברת עמידר, מאות משפחות בסכנת נישול מהבתים שלהן, והעוני, שרבים סובלים ממנו בעיר הזאת, מביא את העיר יפו לכדי התרחשויות שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה לראות, שחוזרות על עצמן בתקופה האחרונה. מישהו צריך להתייחס לנושאים האלה בכובד ראש ולהתחיל באמת לבדוק, לדון וללמוד את הבעיות שמהן סובלים התושבים ביפו, ולהתחיל לטפל בהן באופן שייטיב עם האוכלוסייה שנמצאת שם. יש נושאים שכנראה נצטרך לקדם באופן ספציפי, אבל בגדול אני אומר: מה שקורה ביפו צריך להדאיג את כולנו. זו לא בעיה של האזרחים הערבים בלבד, זו בעיה של המדינה, ומישהו צריך לטפל בזה, ולטפל בזה באופן מקצועי.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי, איננו. חבר הכנסת אוריאל בוסו,

אדוני היושב-ראש,

במשפחת אבוחצירא יציינו 50 שנה להסתלקותו של הסבא, רבי יצחק אבוחצירא, שהיה חבר מועצת הרבנות הראשית והיה סמל של דו-קיום. הוא היה רבה הראשי של רמלה-לוד. רגע, חבר הכנסת בוסו. חבר הכנסת מיקי זוהר, נא לשבת. אי-אפשר לנהל כך את הדיון, באמת. בבקשה. למעשה, דווקא בימים הללו, כשאנו רואים גל של התפרעויות בקרב הציבור,

כתושב רמלה בעברי, ידענו לחיות בדו-קיום אמיתי, יהודים ושאינם יהודים, במקום אחד, וסבא היה מהסמלים הללו, וידע להשכין שלום. כמובן שאני קורא לראשי הציבור לגנות בכל תוקף סוג כזה של התנהגות ולהראות שזה לא דבר שמבטא, נקווה מאוד שאלו עשבים שוטים.

תודה רבה. חבר הכנסת ישראל אייכלר,

איננו, חבר הכנסת אלעזר שטרן, איננו, חבר הכנסת אלי אבידר, איננו. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חשבתי לתומי שההסתה נגד החברה הבדואית ונגד התושבים בכפרים הלא-מוכרים תהיה מנת חלקנו בתקופת הבחירות. לצערי, חלק ממנהיגי המפלגות השונות מגיעים לנגב בימים האחרונים וממשיכים בגל הסתה נגד האוכלוסייה החלשה והמוחלשת, תחת הכותרת של הפשיעה בחברה הבדואית ובחברה הערבית בנגב. אותם אנשים מתעלמים מפשיעה שמשתוללת ומרציחות של צעירים וצעירות, נשים וגברים, בכפרים וביישובים הערביים. היה מוטב לכל מי שרוצה לדבר על פשיעה להציע הצעות לפתרונות בני-ביצוע לפשיעה בארץ בכלל וביישובים הערביים, ואנא, תפסיקו להסית נגד התושבים הבדואים בדרום. תפסיקו עם המנגינה הזאת. זה כבר נמאס. אנחנו אחרי מערכת הבחירות, למי שמנסה לחפש כמה קולות פה ושם. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, ביום שישי שעבר הלכתי לנחם אבלים בבית משפחתה של סוהא מנסור. סוהא מנסור מטירה נרצחה בת 38, אימא לשלושה ילדים. הבן שלה, בן אוטיסט שמאוד תלוי בה, עד היום הזה מנסה לחפש אותה ולא מוצא אותה. למה אני אומרת את זה? כי פשוט באותו ביקור תנחומים דיברתי עם אבא שלה והוא הסביר לי עד כמה היא הייתה מאוימת. קיבלתי רשימה של האירועים שקרו לה לפני שהיא נרצחה: ירו על האוטו שלה ב-15 בנובמבר שעבר, שרפו את האוטו שלה ב-25 במרץ, ירו על הבית שלה ב-30 במרץ, ירו על מכון היופי שלה ב-3 באפריל, והיא נרצחה ב-12 באפריל. בכל אירוע סוהא הלכה והגישה תלונה במשטרה וביקשה שיגנו עליה. כל איום שהגיע אליה הביתה, היא הודיעה למשטרה על האיום הזה, וכולם ידעו שהיא מאוימת.

כל האירועים שקרו, ובכל זאת סוהא נרצחה. בסופו של דבר, סוהא נרצחה לא על ידי בני אנוש, בשבילי הם פושעים נאלחים,

מי שעזר לפושעים האלה להגיע לסוהא, אם רצה או לא רצה, זה משטרת ישראל. כשאומרים: אין לנו אמון במשטרה, אנחנו מתכוונים לזה. היא כן הודיעה, היא כן התלוננה.

אפילו במקרה כזה את לא מתביישת לדבר. אין לך בושה? חברת הכנסת מאי גולן. אישה נרצחה והמשטרה הסתכלה על זה. תפסיקי עם כל הגזענות שלך.

מדברת, חברת הכנסת מאי גולן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

אותה משטרה שיודעת להיכנס במפגינים. חבר הכנסת סעדי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אותה משטרה שיודעת להרביץ לחבר כנסת, חברת הכנסת מאי גולן, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

אותה משטרה שיודעת להרביץ לח"כים, חברת הכנסת תומא סלימאן. לא יודעת להגן על אישה. חברת הכנסת תומא סלימאן, תודה. נא לעמוד בזמנים. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, איננה, חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה, מוותרת, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, איננו, חבר הכנסת אליהו ברוכי, איננו, חבר הכנסת מנסור עבאס, איננו, חבר הכנסת משה אבוטבול, איננו, חבר הכנסת יבגני סובה,

חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני שומע את חבריי מהסיעות הערביות על האלימות בחברה הערבית, ואני רוצה להגיד לכם שאתם יודעים שאנחנו מזדהים עם זה ונגד כל אלימות, אבל בימים האחרונים אנחנו חווים אלימות של אנטישמיות מערבים כלפי אותם יהודים, כלפי החזות שלהם, ואני לא שומע את הקול שלכם. סמי אבו שחאדה, אתה היום התראיינת ברשת ב' ולא היית מסוגל לגנות את האלימות נגד הציבור החרדי ונגד הציבור הדתי. אני שמעתי את כל הריאיון, אמרת שאתה נגד אלימות, לא גינית אפילו פעם אחת.

אני רוצה לומר לך שדם יהודים לא הפקר, ושום דם אינו הפקר.

אבל אני לא אתן לאנטישמיות להרים פה ראש בשום פנים ואופן. הייתי מצפה ממך היום, הייתה לך הזדמנות, לבוא, למה לשקר?

אני מדבר על אותם אלה, אבל למה לשקר? על אותם אלה שבאו ועשו מעשה נגד אותו ציבור חרדי, והציבור, אתמול, אצל הרב. היום דיבר סמי ולא אמר מילה אחת רעה או מילת גנאי, ויש לך הזדמנות עכשיו לעשות זאת.

אני קורא למשטרת ישראל לעשות הכול על מנת למצוא את הפורעים האלה ולהעמיד אותם לדין ושישבו בכלא. לא יקרה כלום. אנחנו נגד אלימות בכל מקום. כשהיה ביפו, המתים, אתה יודע שכשביפו היה עניין הקברים אני הראשון שיצא נגד זה. אנחנו נגד אלימות כלפי מתים ונגד אלימות כלפי חיים.

הוא אומר דברים לא נכונים. תודה רבה. חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה.

זה לא נכון. הריאיון, לשמוע. חבר הכנסת מאיר כהן, אנא בטובך. השר שטייניץ, אנא, רק תשבו. אתם עם הגב ואי-אפשר ככה. בבקשה, חברת הכנסת גולן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רק לפני כמה ימים חגגנו 73 שנים למדינה האהובה שלנו. אני חייבת להגיד לך שלראות את דגל ישראל מונף בכל רחוב וקרן זווית מעורר בי עדיין כל כך הרבה גאווה. בלי ציניות, אני עדיין מתרגשת שיש בית לעם היהודי אחרי אלפיים שנות גלות. אבל באותו בית מתרחשים לאחרונה דברים נוראיים. אין לי דרך אחרת לתאר את זה פרט למילה "אנטישמיות". זה כבר לא צירוף מקרים אלא שלוש תקריות מכוערות ואלימות של תקיפה של יהודים דתיים וחרדים. יתרה מכך, בני הבלייעל האלו עוד מתגאים בכך ומעלים את התקיפות לרשתות החברתיות, כשהם מתגאים בכך ומגובים על ידי הפוליטיקאים שאמורים לייצג אותם פה בבית הזה. אדוני היושב-ראש, משטרת ישראל, לא משנה מה אמרו כאן, מנהלת מלחמה סיזיפית ועיקשת נגד התופעה הבזויה הזו, וכרגיל בתי המשפט מקילים איתם בעונשים המגוחכים והאבסורדיים שהם מקבלים. אבל למה אנחנו בעצם מתפלאים? זו אותה פרקליטות, ומערכת משפט מנוונת, שרק לפני שבוע קבעה שהמשפט המזעזע "לסגור את הישיבות ולהזרים לשם גז" הוא בגדר חופש ביטוי. אז אין מה לומר, חוץ משהאוזן פשוט מסרבת להאמין. פשוטו כמשמעו.

אני לא יודעת אם מישהו במקרה שמע, משפט אחרון.

אם מישהו במקרה שמע אתמול את ראש עיריית תל אביב-יפו. חוץ מתגובה רפה, קולו נדם. אותו חולדאי, שתמיד רץ להגיב על כל פגיעה בליברליות התל אביבית, הסתפק בגינוי קטן שבקושי נשמע, ללא הטלת אשמה על אותם פושעים.

יש לי מסר, אדוני היושב-ראש, לכל אותם פורעי חוק, שכדאי להם להפנים: ככל שתנסו לפגוע יותר ולהרוג יותר,

בעזרת השם, נפרוץ ונרבה. אנחנו כאן כדי להישאר בארץ הקודש שלנו לנצח-נצחים.

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, מוותר. חברת הכנסת קטי שטרית, בבקשה. אני רוצה לחדד את מה שאמרה חברתי חברת הכנסת מאי גולן. עזות המצח, החוצפה והפרסום ברשתות החברתיות של הכאת יהודים, יהודים שבסך הכול חלקם הלך להתפלל, חלקם עבר ברחוב, להכות אותם באופן כל כך ברוטלי. רק לפני שבועיים הזכרנו ביום הזיכרון, וביום השואה, את הניסיון לפגוע ביהודים רק בגלל שהם יהודים. בושה וחרפה שהגענו בארץ ישראל, במדינה שלנו, למצב שמכים יהודים בכל פינה.

תודה רבה לחברת הכנסת שטרית, שהוכיחה שאפשר לעשות את זה בזמן וגם לומר את הדברים בצורה הכי ברורה. חברת הכנסת עידית סילמן, איננה. חבר הכנסת עיסאווי פריג' היא פה, היא פה.

תודה. אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, פרשת השבוע שלנו שנקרא השבת מדברת על היום שאחרי מותם של שני בני אהרן. התורה מספרת לנו על הצעדים המיידיים שהשתנו בעבודת הכוהנים ועל הפעולות שנעשו מאותו רגע והלאה כדי שטרגדיה מסוג זה לא תחזור לעולם. מותה של הצעירה אושר דרעי, זיכרונה לברכה, הוא מקרה שיכול היה להימנע. תשומת לב למוצרים, מודעות סביבתית לתגובות אלרגיות ומענה רפואי מתאים יכולים היו להציל את חייה של הנערה ואת חייהם של עוד רבים כל שנה. הפתרונות לא צריכים להיות עוד ועוד רגולציה או פתרונות לא ריאליים או לא כלכליים. שלחתי הבוקר מכתב לשר הבריאות, שבו אני מבקשת קמפיין,

קמפיין ארצי להעלאת המודעות בעזרת פתרונות יעילים ופשוטים. זו אחריות של כולנו כקהילה לתת ביטחון לכלל האזרחים, ובפרט לבעלי אלרגיות שמסכנות חיים. זו אחריות של כולנו לקרוא לכך ולדאוג לכך שמקרים כאלה לא יישנו בעתיד. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת עיסאווי פריג' איננו, חבר הכנסת חמד עמאר, איננו, חבר הכנסת איתן גינזבורג, איננו. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, גם בשבוע שעבר, במסגרת נאומים בני דקה, הבעתי את החשש מפני התגברות האלימות, התעוזה של מפירי החוק, התעוזה של הפוגעים האנטישמיים, שמסוגלים גם להעלות את זה לסרטונים ולהפיץ את האלימות שלהם. בבאר שבע נערים ונערות כבר חוששים לצאת לרחובות בשעות הערב פן יבולע להם על ידי פורעי חוק. אני יכול לומר לך, אני מתפלא גם על כל אלה שמדברים על הטרדות מיניות ופגיעות מיניות. בנות ברחובות באר שבע סופגות אמירות ופגיעות מיניות מאותם מתנכלים מהפזורה, ומשטרת ישראל חסרת אונים. עד מתי אנחנו נמשיך לראות פגיעה במשילות, פגיעה בריבונות?

חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי, איננה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מה שקורה בימים האחרונים בבאב אל-עמוד בירושלים המזרחית, וגם אתמול ביפו, צריך לגנות את זה בכל לשון. המשך של התנהגות ברוטלית משטרתית כלפי תושבים מירושלים המזרחית שחוגגים את חג הרמדאן, וגם ביפו. לא צריך כל פעם, ינון אזולאי, לא צריך כל פעם שאנחנו נביע את עמדתנו המגנה באופן תקיף והמתנגדת לאלימות מכל סוג. לכן, אנחנו כמובן מתנגדים לזה אבל אנחנו לא שומעים מכם גינוי של התנהגות משטרתית ברוטלית ביפו. אתמול תקפו את האזרחים מיפו, ובראשם השייח' אחמד עג'ווה ועו"ד רמזי קטילאת, שקיבלו טיפול רפואי, וגם בירושלים המזרחית, אדוני היושב-ראש. והפרובוקטור איתמר בן גביר, שהולך למסגד אל-אקצא ומתגרה, אבל תגנה את זה

הוא שעושה פרובוקציה, ואת זה צריך לגנות. למה אתה לא מגנה? תגנה שתקפו רב. למה אתה לא מגנה את זה?

חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה. ביפו הרביצו לו, הרביצו לו מכות. חברת הכנסת שטרית, למה אתה לא מגנה את זה?

מספיק.

אני רוצה לנצל את הדקה שיש לי ולספר על איזושהי מדינה דמיונית, מדינה שבה האנשים המחזיקים בכוח פתחו בחקירה

שופטת מכהנת בניגוד להוראות חוק-יסוד, האזינו ופרצו לשיחות אישיות של ראש לשכת עורכי הדין אפי נווה, באותה מדינה דמיונית, כמובן, וקיימו הליך, הליך שלם של חשדות, שנפרש כל-כולו מעל דפי העיתונים, בתקשורת הודלפו פרטים מתוך

אישי של אדם, ניתנו חסינויות לאלו שביצעו את מעשה הפריצה. בסופו של דבר, לאחר שימוע, נסגר התיק בלא כלום. התיק שנסגר לכאורה היה צריך להיסגר בגלל מידע חדש שהגיע במהלך השימוע, אבל למעשה, כפי שבטח חלקכם זוכרים, באותה מדינה דמיונית התפרסמה הקלטה על היועץ המשפטי לממשלה והתיק נסגר לפתע פתאום. השבוע התנועה למשילות ודמוקרטיה קיבלה מענה על שאלתה אם באותו שימוע התקבל מידע חדש כלשהו מאת אותה שופטת, מאת ראש לשכת עורכי הדין, והסתבר שלא התקבל כל מידע חדש. רק משפט אחרון. זו התשובה שקיבלה השבוע התנועה למשילות ודמוקרטיה. אני חושב שהמידע שהגיע אלינו כציבור בנושא הזה הוא מידע חדש, הוא מידע מדאיג, ואנחנו צריכים לדעת להתמודד עם מערכת המשפט שלנו, שפתחה תיק וסגרה תיק ללא כל מידע חדש.

תודה רבה. חבר הכנסת עמיחי שיקלי, איננו, חברת הכנסת יעל רון בן משה, איננה, חבר הכנסת עודד פורר, מוותר, חבר הכנסת איימן עודה, איננו, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, מוותר, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, איננו, חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, מוותרת, חברת הכנסת אורנה ברביבאי, איננה, חבר הכנסת רם בן ברק, איננו, חבר הכנסת חיים ביטון, איננו. חבר הכנסת יוסף טייב, איננו. נמצא?

בבקשה,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ברצוני להתייחס לנושא כאוב שאנחנו רואים בימים האחרונים בכל מיני רשתות חברתיות כמו טיקטוק ודומיהן. אנחנו רואים אזרחי ישראל שהולכים ותוקפים יהודים על לא עוול בכפם. הדבר הזה צריך להיעצר. בזמנו, בוועדת העלייה והקליטה נלחמנו נגד אותן רשתות חברתיות, ודרשנו מהן קודם כול לחסום את אותם אנשים שבאים ומפרסמים את הדברים האלה. נלחמנו בהם כדי שהדברים האלה לא יתפרסמו בעולם. אני חושב שחובתנו כחברי כנסת, חובתנו כמדינה יהודית, למחות ולדרוש מאותן רשתות חברתיות לחסום. אני באמת מבקש מממשלת ישראל שיעשו זאת במהירות ובחומרה הרבה ביותר.

תודה רבה. חברת הכנסת שרן השכל, איננה. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לחזק מכאן את הרב אליהו מאלי, הרב של הקהילה ביפו, או יותר נכון בתל אביב-יפו, שהותקף אתמול. אני קורא לכל חברי הבית להתאחד סביב הגינויים של המתקפות החוזרות ונשנות הללו. אני רוצה להתייחס לנקודה שלא כל כך מתייחסים אליה, וזאת הנדסת התודעה ביחס ליפו. ראו זה פלא, ראש עיריית תל אביב מקפיד לומר: אני ראש עיריית תל אביב-יפו. כשיש דו-קיום, זוהי תל אביב-יפו, כשחס ושלום הערבים המוסלמים המתגוררים ביפו תוקפים יהודים, אז זה הופך להיות יפו, זה כבר לא תל אביב-יפו. זוהי הנדסת תודעה, מנסים להכניס לנו לראש שזה קרה במקום נידח, לא במרכז הארץ, לא בתל אביב-יפו. לכן אני קורא לראש עיריית תל אביב-יפו רון חולדאי לגנות את המקרה הזה גינוי חריף ביותר, ולתקשורת, לקרוא למקום. בתל אביב-יפו קרה המקרה.

תודה רבה. חבר הכנסת ניר אורבך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני תכננתי לדבר היום על החזרה המבורכת לשגרה, על כך שבתי הכנסת ביום העצמאות היו מלאי מתפללים, כפי שראוי להיות ביום כה משמעותי. תכננתי להציב כאן את מתן האפשרות כעת גם לילדים ובני נוער להיכנס לבתי הכנסת, כפי שמאפשרים להם להגיע לבתי הספר, שפתיחת בתי הכנסת תושווה לפתיחת מערכת החינוך. אבל לצערי אני נאלץ לדבר היום על שגרה אחרת, שגרה שבה אנו עדים לריבוי תקריות אלימות שבהן יהודים מוכים על ידי בני מיעוטים רק בשל היותם יהודים, על פשיעה שהיא איננה פשיעה פלילית רגילה, אלא חד וחלק היא פשיעה על רקע לאומני, כמו שאמר קודם אבי, כאן במרכז הארץ, לא מעבר לקו הירוק. הייתי אתמול בהפגנה שקיימו תושבי יפו, תל אביב-יפו, בקריאה להשבת הביטחון. מה שאנו רואים כעת הוא הסלמה של שגרה יום-יומית של ניפוץ חלונות והצקה לתושבים, לא רק ביפו אלא בערים נוספות כמו רמלה, לוד וכמובן ירושלים. אסור לנו להתרגל לבנאליה הזאת של הרוע. נסו ללכת ברחובות יפו, ותשוו את ההליכה הזו להליכה ברחובות תל אביב, קילומטרים ספורים משם, הרגשה מאוד לא נעימה, של חוסר ביטחון, ובזה אנחנו צריכים לטפל לאלתר ובאופן מיידי. תודה. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בבקשה. יש רק עוד שני דוברים. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' איננו. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, לצערנו, כמו כל העולם כולו, נחשפנו למראות הקשים של פורעים מהמגזר הערבי שהכו ומכים בצורה מבזה ומשפילה אזרחים, בעיקר חרדים ודתיים. זה התחיל באותה סטירה מהדהדת ברכבת, לאחר מכן היו עוד מקרים, כמו גם הכאתו האכזרית של ראש ישיבת שירת משה בעיר יפו הרב אליהו מאלי. בצורה ראוותנית מעלים את זה לרשתות התקשורת, מתהדרים בכך כדי לעודד עוד אחרים מחבריהם לנהוג בצורה אכזרית כלפי היהודים החרדים. ישנו פתגם שאומר שמי שישן בלילה עם כלבים, שלא יתפלא אם קם בבוקר עם קרציות בראש. אחרי מה שהפוליטיקאים עשו בחודשים האחרונים, להשניא את המגזר החרדי, בפרט אותו חבר כנסת מבוזה, שאמר: להוביל את החרדים במריצות למזבלה ועוד ביטויים שכנראה למד אותם מארץ מוצאו, מן הסתם דבריו גם תורגמו ברשתות הערביות, ואותם נערים אכן פועלים בהמלצתו. אפילו הגינוי שלו, כביכול, מלא ונוטף ארס. עדיף שישתוק, ההתנצלות גרועה מהמעשה. צר לי שחלק מכלי התקשורת הכללית אפילו לא מסקרים את האלימות כלפי החרדים, משל היינו אוויר בעיניהם. כאשר היו בבני ברק מהומות עם תקיפת הניידת על ידי נערים, גדודי עיתונאים סקרו את רחבי העיר, ומג"ב עבדו קשה כדי להחזיר את השליטה. היכן גינוי נשיא המדינה מר רובי ריבלין, שבעבר ידע לומר עלינו "בני עמי בחרו בטרור"? כאן הוא נאלם, דומייה. היכן ראשי הגוש, ראשי גוש הריפוי בעיסוק? למה הם שותקים ולא מגנים? אנחנו טובים רק לקואליציה? היכן ראשי הרשימות חד"ש,

הרשימה המאוחדת, המשותפת? למה לא תתאחדו יחד לגנות את הנערים הצעירים שלכם?

אני גם קורא למשטרה ולרשויות המשפט לפעול ביד קשה נגד אלימות זו, שאם הייתה קורית באירופה או במדינה אחרת, היינו בוודאי מזדעזעים ונזכרים בימים אפלים של הכאת יהודים באירופה בשנות השלושים. נקווה שיהיה לכך סוף, כי השקט, השלווה והשלום טובים לכולנו. תודה רבה.

חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בבקשה. לפני כמה ימים חגגנו את יום העצמאות ה-73 של מדינתנו, 73 שנים של עצמאות יהודית, 73 שנים של פעמי גאולה. בעוד כשלושה שבועות נחגוג בשמחה את יום ירושלים, נציין בהלל והודיה את שחרור הכותל, את שחרור ירושלים מידי הירדנים ואת שיבתנו לחבלי מולדת נוספים. אני תוהה בקול כיצד דווקא בימים אלו אנו עומדים ושותקים חסרי יכולת מול שרשרת של מעשי אלימות בירושלים,

ברמלה וביפו. בימים האחרונים מתפרסמים תיעודים רבים ברשתות החברתיות של ערבים בגילי העשרה כשהם מכים בחורים חרדים, דוחפים שוטרים, שורפים מכוניות ומיידים אבנים על יהודים. יהודים בארצם, יהודים במדינתם הריבונית. שמעתי הבוקר באחת מרשתות הרדיו בחור שהתראיין. שאל אותו המראיין אם מדובר באלימות נגד יהודים דווקא, והלה השיב: אני גר ביפו, אני בעל חזות מזרחית. ביום חול אני לא סובל מהתנכלויות, אפילו פונים אליי לפעמים בערבית. אבל בשבת, כשאני הולך עם חולצה לבנה ועם כיפה על הראש, אני חוטף יריקות ואלימות. זה בתל אביב-יפו, זה בלוד, זה ברמלה, זה בירושלים. זה בכל מקום. אם אנחנו לא נגן עליהם, איפה יגנו עליהם? אם אנחנו לא נבטיח ללוחמים, שעומדים בחזית בשביל להגן עלינו, שאנחנו נמנע כל ניסיון לפגוע בהם, מה כן ניתן להם? אם אנחנו לא נבטיח לכל אזרח, לכל בחור,

שהוא יכול ללכת בבטחה ובגאווה לכותל המערבי, מי יבטיח לו?

אחרון הדוברים, חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. די להשתיק את עופר. אדוני היושב-ראש,

שמעתי פה כמה קוזקים נגזלים שמדברים על האלימות שסובלים ממנה יהודים בכל מיני מקומות. דבר ראשון, צריך להבהיר, איך אמר רבין המנוח? אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה. צריך להתנגד לכל סוג של אלימות, זה ברור, בוודאי ובוודאי כשזה על רקע גזעני, כפי שהיה ברכבת הקלה בירושלים. ואני הייתי מהראשונים שפרסם גינוי לאלימות הזאת. אבל להציג אותה באופן חד-צדדי זה דבר נבלה. לא שמעתי אחד פה שדיבר נגד האלימות הברוטלית של פשיסטים מתנחבלים כנגד הרב אריק אשרמן, שהוכה מכות רצח. על זה לא שמעתי קול אחד פה,

בלי כל הביטויים הלא-ראויים האלה, כנ"ל, לא מכובדים ולא הולמים. אני מבקש, אדוני, שתיתן לי לסיים. כנ"ל לגבי האלימות שאני עצמי ספגתי. אדוני היושב-ראש הוציא גילוי דעת מכובד, היו ח"כים אחרים, אבל אף ח"כ פה לא הזכיר, כל התקשורת עטפה אותך. ולא גינה את האלימות הזאת. אז טלו קורה מבין עיניכם, אל תהיו צבועים ובוודאי אל תהיו קוזקים נגזלים, כי האלימות היא בעיקרה,

שעה-שעה, כנגד הפלסטינים בשטחים הכבושים וגם בתוך ישראל, וכנגד,

מפגינים בגשרים ובבלפור במשך שנה, ומילת גינוי אחת לא שמעתי מהקוזקים הנגזלים פה. טלו קורה מבין עיניכם. אבל עופר, כל התקשורת עטפה אותך, אתה פתחת

חיכיתי לשמוע ממך, חברת הכנסת שטרית, חבר הכנסת כסיף, גמרנו. הדיון הסתיים. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעה להרכב הוועדה המסדרת לפי סעיף 2א לחוק הכנסת. כפי שציינתי קודם, אנחנו נאפשר ליושב-ראש הוועדה המסדרת חבר הכנסת מיקי זוהר להציג את הצעתו. לאחר מכן נאפשר לחבר הכנסת מאיר כהן להציג את ההצעה האלטרנטיבית. אם יש חבר כנסת שנמצא באולם ומבקש להציג גם הוא הצעה,

שיודיע לי את הדבר לפני שנתחיל, לאחר הצגת הדברים על ידי חבר הכנסת מאיר כהן, בדיון עצמו. חבר הכנסת מיקי זוהר,

חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, בהתאם לסעיף 2א לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, יושב-ראש הוועדה המסדרת הוא מהסיעה של חבר הכנסת שעליו הטיל הנשיא את התפקיד להרכיב ממשלה, ואני, בעזרת השם, אעמוד בראש הוועדה המסדרת. לוועדה המסדרת יהיו, עד לבחירת ועדת הכנסת, סמכויות של ועדת הכנסת הנוגעות לסדרי הבית ולדיוני הכנסת, וכן סמכות לפי סעיף 10 לחוק הכנסת. הוועדה תורכב מ-22 חברים, לפי ההצעה שאני מציע, לפי מפתח המייצג מקום אחד בוועדה לכל חמישה חברי כנסת, ולסיעה בת ארבעה חברי כנסת,

רגע, אני אסביר.

תכף. ולסיעה בת ארבעה חברי כנסת יינתן מקום אחד. להלן ההרכב המוצע של הוועדה: לליכוד יהיו שישה חברים, יש עתיד, שלושה חברים, ש"ס, שני חברים, כחול לבן, שני חברים, ימינה, חבר אחד, העבודה, חבר אחד, יהדות התורה, חבר אחד, ישראל ביתנו, חבר אחד,

הרשימה המשותפת, חבר אחד, תקווה חדשה, חבר אחד,

חבר אחד, רע"מ, חבר אחד. שמות החברים יובאו בהמשך בפני הכנסת. שלחתי מייל לכל ראשי הסיעות וביקשתי מהם להעביר לי שמות של נציגים לוועדה. חבר הכנסת זוהר, הייתי רק מבקש, כאשר ההרכב יאושר, היום תהיה לנו סקירה של השר עמיר פרץ,

בסוף הסקירה, את אותם שמות שיהיו לך תבוא ותציג כאן, כדי שאפשר יהיה להתחיל להפעיל את הוועדה מחר. העניין איננו סובל יותר דיחוי.

זה בדיוק מה שאני אעשה. ברשותכם, אני כמובן מציע את ההצעה הזאת, ואני גם רוצה לנמק אותה בקצרה. אז ראשית כול, אנחנו יודעים שיש מבנה מסוים לכנסת, והמבנה הזה חייב לשקף את כוחות הכנסת. ההצעה הזאת שאני הבאתי היום זו הצעה שמשקפת את הכוחות בכנסת באופן האובייקטיבי ביותר והמדויק ביותר.

שאלתם שאלה, אני אענה. נכון לעכשיו אנחנו יודעים

הימין, כרגע אני מנטרל מסיעות הימין את בנט ואת סער וגם את ליברמן. אני שם בסיעות הימין שכרגע גם מחוברות לגוש שלנו את ש"ס, את יהדות התורה, את הליכוד ואת סמוטריץ'. הן מונות ביחד 52 מנדטים.

השמאל בהפחתת ימינה, שלא משתייכת כרגע לאף גוש, ובהפחתת רע"מ, שלא משתייכת כרגע לאף גוש, אנחנו יודעים שיש לכם 53. אם דייקתי

57. לא, לא, אין לכם 57. יש 52 לימין, ארבעה של רע"מ, שבעה של ימינה, זה 63. לכם נותרו 57. ביחס בין 52 ל-57 לא יכול להיות הפרש של שני קולות. ל-52 מגיע יותר. גם לא יכול להיות תיקו. לא, סליחה, מה שאתה מציע, מה שאתם מציעים זה להעניק לשמאל ולגוש שלכם יתרון של שתי אצבעות בוועדה המסדרת. זה לא שמאל ימין, זה 57 מול 52. תסביר, מבחינת היגיון מספרי. העובדות לא מסתדרות, זה מה שהוא אמר. מתימטיקה, אם תחלק 56 ל-52, לא יצא לך 2, יצא לך 1.000 משהו. מיקי, רק תסביר איך 52 זה יותר מ-57. רגע. אני אומר דבר אחד: עד רגע זה, למה אתה מציע, עד רגע זה אף אחד לא הציע הצעה, נניח בחילוק ל-7. הצענו.

חילוק ל-7, רצו חילוק ל-4. הצענו לו ל-7, זה נראה ייצוג סביר. בחילוק ל-7 זה היה נותן 8, 7, 1 ו-1. זה לא הוצע לנו. הוצע לנו רק חילוק ל-4, שמקנה יתרון לא פרופורציונלי, שמשקף, ביחס לכוחות הכנסת לטובת הגוש שלכם. שמשקף את ה-57 מול ה-52. הדבר הזה לא מתקבל על הדעת. אלה תוצאות

תוצאות הבחירות לא יכולות לתת לכם יתרון של שני חברים בוועדה המסדרת.

אלה לא תוצאות הבחירות. מה לעשות, יש תוצאות. 57 מול 52, מיקי,

אני מציע את ההצעה שלי,

בסופו של דבר הצעה שאני מקווה שתאושר היום בכנסת, משום שאתם, מנגד, הצעתם הצעה קיצונית לכיוון שלכם. אז אני מציע היום הצעה משלי. מהיום 52 זה יותר מ-57. אתה מסכים ל-10 ו-11? לא, זה צריך להיות לפי ההרכב הסיעתי.

וגם יש חלוקה לפי גודל הסיעות. אבל אני רוצה לספר לכם משהו, ואני מניח שכולכם הולכים להיות מופתעים. מי שיכריע היום את ההצבעה זה ימינה. אוה, זה הסיפור. אתם מופתעים, נכון? לא מופתעים?

מיקי, עכשיו, בניתי את זה. בניתי את זה כדרמה. עשיתי כאן ממש promotion לעניין הזה. אז ימינה היום תכריע מי ינצח בהצבעה הזאת, הימין או השמאל. ההצבעה היום של ימינה,

אתם יודעים מה המשמעות? אני רוצה שתקשיבו טוב, המשמעות היא אחת: האם תקום פה ממשלת שמאל יחד עם בנט כראש ממשלה או האם תקום פה קואליציית ימין. השאלה הזאת היא שאלה הרת גורל. ולכן, אולי כאן אנשים יושבים פה במליאה ואומרים:

עוד הצבעה לוועדה המסדרת, הרכב סיעתי, הליכוד יביא הצעה, יבואו בהצעה עם יש עתיד. מה זה שמאל וימין? חברים, אתה רוצה שאני אסביר את זה?

אני חושב שלא על זה הסיפור,

אני אגיד ככה: נגיד, שמאל זה שלום בכל מחיר עם הפלסטינים, מה זה? שלום בכל מחיר עם הפלסטינים, נניח. למה, איפה זה היה? מי הציע את זה? אז זהו, אתם יודעים, קרה דבר גדול. הייתה מערכת בחירות,

אתה מצפה ממרב מיכאלי ותמר זנדברג, שעשו קמפיין בחירות, להגיד: אנחנו רוצות לעשות שלום עם הפלסטינים,

הקמפיין היה "רק לא ביבי". היא רוצה,

הייתי מצפה נניח לשמוע על ערכים סוציאליים, נגיד.

אבל מה אמרתם?

מה אמרתם?

"רק לא ביבי".

משהו, משהו עם מסר אידיאולוגי, אני יודע.

מיקי, תענה לי. אני עונה לך.

אני עונה לך עכשיו. מה שאני אומר זה שהלכה למעשה בנט היום יכריע לא בעניין הוועדה המסדרת, ואת זה אני רוצה שאנשים יבינו, בנט היום יכריע עם מי הוא הולך להרכיב ממשלה, אם הוא הולך להרכיב ממשלה עם הליכוד ועם הימין, אני אומר לך, זה מה שאני מחדש לך עכשיו. לכן אתה, אלעזר שטרן, איפה אתה יושב, אלעזר? מה המרחק שלך מבנט?

יותר קרוב לדודי אמסלם. כשאתם תלחצו יחד על אותו כפתור אתם מקימים ביחד את הממשלה הבאה, אז תדע את גודל השעה. ואם אתה יודע את גודל השעה, אני מניח שגם בנט יודע את גודל השעה. ולכן, ההצבעה היום היא לא על הוועדה המסדרת, ההצבעה היום היא איזו ממשלה תקום כאן. ואז נתניהו מחזיר את המנדט אחרי ההצבעה? אנחנו ערוכים להצבעה, גמרנו.

את אומרת שיש יותר אנרגיות, אה, אורנה?

אין לי ספק שאתם מוכנים.

את יודעת מה? אין לי ספק אפילו שאתם כבר סגורים על הכול,

תגיד,

אבל אני מקווה שאני טועה. יש מקרים בחיים שאתה רוצה לטעות. אני רוצה לטעות, לא,

אני רוצה לטעות בכך שאתם לא סגורים עם בנט ועם סער להקים פה ממשלה שבסופו של דבר תהיה ממשלה פריטטית שלא יהיה בה שום דבר.

אני רוצה להגיד לכם עוד דבר. הרי מה יהיה בממשלה הזאת?

אבל יש להם רק 58. שום דבר מהאידיאולוגיות שלכם לא יקודם. 52. תמר זנדברג לא תקדם תחבורה ציבורית בשבת בממשלה הזאת, מרב מיכאלי לא תקדם זוגות חד-מיניים בממשלה הזאת.

אורנה ברביבאי לא תקדם שום דבר שקשור למערכת המשפט או לחיזוק מערכת המשפט בממשלה הזאת. נפתלי בנט לא יקדם שום דבר למען ההתיישבות הצעירה בממשלה הזאת.

אם נפתלי בנט ירצה להיות ביטחוניסט הוא לא יקדם כלום, כי אתם במשותפת לא תיתנו לו. גדעון סער, שירצה לקדם ערכים ימניים אידיאולוגיים, לא יוכל לעשות את זה, כי אתם ביש עתיד ובמרצ ובעבודה לא תאפשרו לו. מיקי, אפשר שאלה? אחמד טיבי, אתה תרצה לקדם משהו שקשור לחברה הערבית, יבוא בנט ויגיד: מה פתאום, אנחנו לא ניתן לכם. חברים, אתם צריכים להבין דבר אחד: הממשלה הזאת שתקום, אני לא יודע כמה זמן היא תחזיק מעמד, אבל כשתקום ממשלה שכזאת, בניגוד, היא לא תוכל לקדם דבר אחד מהאידיאולוגיות שאתם והמצביעים שלכם מאמינים בהן, אתה דואג לנו?

וזה כמובן היה הקמפיין הגדול של כולם, נתניהו לא יהיה ראש הממשלה. אז תנו לי לתת לכם עוד ספוילר: לכמה חודשים. כי בתוך כמה חודשים, אחרי שהממשלה הזאת תתרסק ותתנפץ, אנחנו נחזור להנהגת המדינה ובגדול, תרצו או לא תרצו. כל הכבוד. סוף-סוף, אני אומר דבר אחד, אני אומר דבר אחד: היום נדע, מודעות היא דבר חשוב. היום נדע לאן פנינו מועדות. ואני מקווה, שוב, בפעם העשירית אני אומר זה,

גם במקומות אחרים, אני מקווה שאני טועה, אני מקווה שחברי ימינה ייכנסו למליאה, יצביעו בעד ההצעה הזו, ובכך יעזרו לנו להמשיך לקדם יחד איתם הקמת ממשלת ימין.

אנחנו נברך על כך ונשמח, אם לא, אז איך אומרים, ואנחנו בתקופת המסכות, קרענו את המסכה מהפנים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת מאיר כהן להציע את ההצעה האלטרנטיבית באופן פורמלי מטעם סיעת יש עתיד. באופן פורמלי.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, שרים, נמצאים פה כבוד השרים, אדוני, אני שמח שהגענו לרגע הזה למרות המחלוקת, כי קיומה של ועדה מסדרת נדרש בימים האלה. בוודאי אדוני יודע כמה זה חשוב, והוא מזכיר את זה. אני מאוד מקווה שהצעתנו תעבור, ותאפשר מייד להיכנס לפעילות שוטפת של הכנסת על פי הנהלים. בהתאם לכך, ולפי הוראות סעיף 2א לחוק הכנסת, אני מבקש להביא בפני הכנסת את הצעתנו להרכב הוועדה המסדרת. אני מדגיש בפניך,

זוהי הצעה המשקפת בצורה ברורה ואותנטית את יחסי הכוחות בכנסת כפי שקבע הבוחר. חבריא, שיהיה ברור, 57 זה יותר מ-52.

אז הינה הסקופ: למרות שמיקי רואה בזה שוויון או ההפך, בסופו של יום, 57 זה מעל 52, ולכן ההצעה שלנו בהחלט משקפת בצורה אותנטית את מצב הכוחות. להלן הצעתנו: הוועדה תורכב מ-33 חברים, הרכב הוועדה ייקבע על פי מפתח של נציג אחד לכל ארבעה חברי כנסת, וזה בגלל שסיעת רע"מ הם ארבעה חברי כנסת ובה אנחנו מתחילים, כדי שלכל סיעה יהיה ייצוג בוועדה.

סיעה שיש לה יתרה של שני חברים או שלושה תקבל נציג נוסף בוועדה, כך נהגו כל השנים, מה שאנחנו אומרים בשפה שלנו: מעגלים כלפי מעלה. יושב-ראש הוועדה יהיה נציגו של ראש הממשלה שהטילו עליו את הרכבת הממשלה, את המנדט, על פי הפרסומים זה חבר הכנסת מיקי זוהר. היו"ר יהיה חלק ממכסת מפלגתו. ולהלן ההצעה שלנו: הליכוד, שמונה נציגים בוועדה, כולל היושב-ראש, יש עתיד, ארבעה נציגים בוועדה, ש"ס, שני נציגים בוועדה, כחול לבן, שני נציגים בוועדה, ימינה, שני נציגים בוועדה, העבודה, שני נציגים בוועדה, יהדות התורה שני נציגים בוועדה, ישראל ביתנו, שני נציגים בוועדה, הציונות הדתית, שני נציגים בוועדה, הרשימה המשותפת, שני נציגים בוועדה, תקווה חדשה, שני נציגים בוועדה, מרצ, שני נציגים בוועדה, רע"מ, נציג אחד. בהמשך תיפגשנה הסיעות, ושמעתי את הדברים שלך,

בישיבת המליאה הזאת אנחנו נביא את השמות ליושב-ראש כדי שהוא יקריא אותם ויקבל,

מי שמקריא זה יושב-ראש הוועדה המסדרת. כן, כן.

נעביר את השמות ליושב-ראש הוועדה המסדרת, והוא יעלה להקריא. אני רק רוצה להגיד, ראו, יותר מדי שומעים כאן שמאל וימין, אני לא רוצה לעשות תחרות מי יותר שמאלי ומי יותר ימני מהשני, אבל אני רק רוצה להגיד דבר אחד: יכול מאוד להיות שהגיע הזמן שנתחיל לדבר במה טוב למדינה הזאת. יש גם בשמאל ויש גם בימין אנשים שהמשותף להם הוא הרבה יותר מהמפריד, ולכולנו יש משותף אחד, שזה מדינת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת מאיר כהן. אם כן, אנחנו עוברים לדיון משולב בשתי ההצעות. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

אדוני היושב-ראש, רק הערת אגב, חבר הכנסת טיבי, ביקשת שאני לא אחזור על הנאום, אני מזכיר לך שבאותו נאום שאלת אותי על הנערים שמרביצים לערבים בעיר העתיקה. לא ראיתי אותך ביומיים האחרונים, כשנערים הרביצו ליהודים בעיר העתיקה, יוצא באותו גינוי שאני יצאתי באותו ערב. אז אני מצפה ממך לעשות את זה.

אני מצפה ממך,

לך שמיעה סלקטיבית, ותחזור בך, תמיד. אבל את הדבר הזה אני מצפה ממך לעשות. כשנערים מותקפים ברכבת ומותקפים ברחוב ומותקפים באבנים בכל ערב בסיום הרמדאן, זה דבר שצריך להיפסק. דוד המלך, באות ש', כשהוא אמר "שרים רדפוני חנם", אמר "שקר שנאתי ואתעבה". זו פעם ראשונה שאני מדבר בכנסת הזאת אחרי שחזרנו, וחזרנו לעולם של השקר והצביעות. אז יש לי בשורה בשבילכם: מאיר כהן הציע ליהדות התורה שני נציגים בוועדה המסדרת, אנחנו מוותרים על נציג. ראה זה פלא.

אלקין שאל אותי: מה, אתה לא דואג שיהיה לך עוד נציג בוועדה המסדרת? וכולם מתעלמים, ומסבירים לך שזה הכול טובת האומה וחלוקה של מספרים. טובת מדינת ישראל, אמרת, מאיר כהן. יש ציבור במדינת ישראל שהוא מסורתי ודתי וימני, ורוצה צורה מסוימת שמדינת ישראל תתנהל בה, ויש ציבור במדינת ישראל שרוצה הפוך. אבל איך גורמים לשינוי? לוקחים בן אדם והופכים אותו לאויב האומה. לקחו את נתניהו והפכו אותו לאויב האומה, ואז מה עושים? באים בצדקות. אותה מפלגה, שהיא ימנית, היא אפילו קוראת לעצמה ימינה, באים בצדקות ואומרים: רגע, אבל בואו נעשה את זה בחלוקה שיהיו יותר נציגים. וכולם יודעים מה התוצאה של זה. התוצאה: אותם אנשים שמעניין אותם שמדינת ישראל,

היא תהיה קצת יותר ימנית, ואנחנו כבר רואים את התוצאות של הדיבורים האלה באותם אירועים שאנחנו רואים ביפו ובירושלים, אנחנו רואים את התוצאה של אותם גמגומים של אותם צדיקים שהיו מראשי מחנה הימין.

השר לשעבר אלקין, השר לשעבר סער, השר לשעבר בנט? כל האנשים האלה, למה הם נעלמו פתאום כשיש אפשרות להקים ממשלה שתביא יותר מסורת לעם ישראל, יותר דת לעם ישראל? כן להסדרת ההתיישבות, כן לבניית ארץ ישראל, כן להתמודדות אחרת מול ערבים. פתאום יש להם איזו חשיבה פוליטית. שקר שנאתי ואתעבה ומתורתך אהבתי.

תודה רבה. חבר הכנסת שלמה קרעי, איננו, חבר הכנסת איתמר בן גביר, איננו: חבר הכנסת מאיר פרוש, איננו, חבר הכנסת עופר כסיף, איננו, מוותר. חבר הכנסת אחמד טיבי? חבר הכנסת טיבי. חבר'ה, ביקשו ממני לעלות, אז

ביקשתי רשות. מירב, אני מודה לך. יש מישהו באולם שברח כי הוא ידע שכשהוא עולה כל הכנסת תצא. מי זה? אוקיי. אדוני היושב-ראש, האמת היא, חבריי חברי הכנסת החרדים, אני רוצה להפנות את הדברים אליכם, חלקכם הפניתם את הדברים אליי ואל חבריי. אני מבין את הכעס שלכם כאשר אתם רואים תמונה של איש דת יהודי שמוכה, תמונה של חרדי שמוכה. ההרגשה שלכם טבעית ביותר. אלה תמונות שאנחנו לא רוצים לראות. אתם יצאתם כאן אחד אחרי השני בהאשמות נגד רבים אבל בעיקר נגד חבריי, וביקשתם סולידריות. אני רוצה לומר לכם שבמאזן הסולידריות והאמפתיה אתם באופסייד. למה אתם באופסייד? למה, למה אתם באופסייד, למרות שאתה לא מבין בכדורגל?

כל פעם, כל יום, ערבים ביפו מוכים על ידי המשטרה, פלסטינים ערבים בבאב אל-עמוד מוכים על ידי השוטרים, עם סרטונים, זה לא נכון. אל תפסיק אותי. פינדרוס, תירגע. נאמת, אני עונה לך מתוך כבוד. בבאב אל-עמוד מוכים פלסטינים כי הם רוצים לשבת בבאב אל-עמוד על המדרגות, ומוחים, ובצדק. הרב אשרמן קיבל מכות שיכלו להרוג אותו, על ידי אלה, על ידי מתנחלים. אף אחד מכם לא קם ואמר מילה, לא פתחתם את הפה. לא פתחתם את הפה, והוא יהודי ויש לו כיפה על הראש. שתקתם. שתיקת הכבשים.

אתם מתביישים או לא?

הרב אשרמן. כן, כי הוא הגן על פלסטינים. שתקתם. כמעט רצחו אותו באלה. על מה אתה מדבר? זה שאתה לא יודע זה מביש. כל המדינה ראתה את הסרטונים, ואתה בא להטיף מוסר? אתה וחבריך? של המתנחלים? ולכן אין כאן ניסיון לפגוע במישהו.

הפגיעה באשרמן, התקיפה הייתה על רקע לאומני יהודי נגד יהודי אבל על רקע לאומני,

על רקע פוליטי, על רקע העובדה שהוא עמד לצד פלסטינים שגונבים להם אדמות, פוגעים במטעים שלהם, במטעי הזיתים, מפקיעים להם אדמות. רוצצו אותו, ולא בפעם הראשונה. כשעופר כסיף הוכה, לא ראיתי פה סדרה של ח"כים, אז למה, שמוכר קרקעות. אחמד, מזל שלא הרגו אותו, כמו שאצלכם. מי שמוכר קרקע ליהודי, יורים בו.

אתה לא מתבייש לענות ככה על מה שאני אומר לך? אני אומר: מי הרביץ לו? אתה רוצה להיות ציני? אני יכול להיות פי עשרה ממך. תהיה רציני פעם.

העלית קושיה, אני עונה לך. אתה מספר סיפורים.

העלית שאלה, פנית אלינו ישירות, אני עונה לך. אשרמן זה שונא ישראל. זה מהחברים שלך. ולכן, אתם צריכים להתבייש. אתם צריכים להתבייש.

לא ענית, מוסר כפול זה מקור לבושה, זה מקור לבושה. על הילד החרדי כבר לפני יומיים שאלו אותי, ועניתי.

שמרתם על שתיקה. השתיקה הזאת מביישת, והיא לא מקנה לכם שום יתרון לבוא להטיף מוסר לאגף הזה, במיוחד לא לח"כים הערבים. ולכן, אלימות היא אלימות היא אלימות. אלימות, אני דוחה אותה על הסף. אני לא אוהב לראות שום איש דת מוכה. זה מקרה שאי-אפשר להישאר אדיש אליו. הבנת את זה? אזולאי, הבנת? אני לא מבין אותך, למה אתם לא גיניתם עד עכשיו. למה, מה, אנחנו קבלני גינויים אצלך? עניתי אז. אני לא פועל אוטומטית כשאתה מבקש, לא אני ולא חבריי. אתה יודע מה, אני גם לא צריך, ולכן, מול העובדה שאתה שתקת, אנחנו דיברנו מייד, לפני יומיים.

אגב, גם בעיתונות החרדית. מה, אתה לא עוקב אחרי עיתונות חרדית? איך? תגיד לי איפה אתה קורא, תעדכן אותי, כדי שאני אדע למי להתייחס. כל יום אתם מציפים אותי ב-20 שאלות. אבוטבול, פעם שנייה תבוא מוכן. תבוא מוכן, על מנת שלא סתם תפנה האשמות.

תבוא מוכן. תכף אני שולח לך סרטון ממישהו שיודע לדבר כמוך. תקשיב, מה, אין אירועים אלימים גם פה וגם שם? אבל האמת,

אתם 70 שנה מכים בנו, מכים בצעירים,

בזקנים, 70 שנה, ואתם, על שני מקרים, כשאמרנו שאנחנו דוחים אלימות, עושים פה סצינה? אתה לא מגנה, אתם אומרים "אנטישמיות"? וכשאתם מכים ערבים זה לא אנטישמיות? ערבים הם לא שמים? אתה לא מגנה, תראה לי, תראה לי בבקשה סרטון כזה. תראה לי, חלק מכם שיושבים פה הם בכירי האנטישמים באזור.

תראה לי סרטון שחרדי מרביץ לערבי. למה אתה משקר? יהודי אחר, מותר לו להרביץ לערבי?

יהודי שמרביץ לערבי. רק חרדי? אתה מדבר אליי, אתה מדבר אליי, חיילי נח"ל שמקללים פלסטינים, ראית סרטונים של חיילי נח"ל? נח"ל חרדי.

זה נוגד את הברית בינך לבין, ראית סרטונים של חיילי נח"ל שמתעמרים בפלסטינים? לא שלנו, ולא מכיר את זה ולא מסכים עם זה. תגיד שלא מסכים. אל תתנער סתם. אני לא מתנער. אמרתי לך שאני לא מתנער בכפייה. אני לא מסכים עם שום אלימות.

ואני קונה ראי ומחלק לכל אחד מכם. תסתכלו, אולי זה יגרום קצת מבוכה מול המוסר הכפול. לכן, אתם דווקא, הח"כים החרדים, צריכים לחשוב פעמיים לפני שאתם מפנים האשמות קולקטיביות. מי שעמד לצידכם כאשר המשטרה הפליאה בכם את מכותיה זה אנחנו.

תעמוד עכשיו לצידנו, לא נגד המשטרה, אל תגיד לי מתי לעמוד. אני עומד מתי שאני רוצה, ועמדתי במקרה הזה.

אתה עושה את זה כי אתה שונא את המשטרה, לא בגלל שאתה אוהב אותנו. תעשה עכשיו, בצורה אמיתית, שאתה מתנגד להכאת חרדים.

חבר הכנסת אבוטבול, יש חובה על חבר כנסת שנכנס לאהוב אותך? אין חובה כזאת. אל תערבב אותי שאתה עושה נגד המשטרה. אין חובה. יש חובה לכבד גם כשחושבים אחרת. יש חובה לכבד גם כשחושבים אחרת. גם אתה תכבד. גם אתה תגלה אמפתיה לרגשות שלנו, לזה שכשאנחנו מציגים נושאים, אתה יודע שיש כאן, בבלוק שלך, אנשים שתיארו את השרפה של הנער אבו ח'דיר כמעשה נקם לגיטימי?

לא היו, כאן, יושבים לידך. כאן, באגף הזה. אחד מהם היה שר ויהיה שר. מה אתה מדבר סתם, מחבר אותי לכל, מעשה נקם. מעשה נקם. סמוטריץ' אמר. סמוטריץ' אמר. שייך לאגף שלך. בוא תגנה את זה, אחמד. יכול להיות שאתה לא מבין עברית. יש בעיה.

אני מוכן גם להעביר לכם סדרה בהבנת הנשמע. אני עושה מה שמאיר אומר. אבל יש יושב-ראש. זה דבר שעוד לא קרה לי, שאנשים מהאופוזיציה באים בטענות ליושב-ראש שהוא מאפשר לדובר מהאופוזיציה לדבר. 30 דקות, מה זה? האופוזיציה, או אותו הגוש, אני יודע איך לקרוא לזה?

אין לזה שום השפעה הרסנית על השיחות שמתקיימות ביני לבין יש עתיד. אני, למען האמת, נמצא פה באיזה ניסוי.

לא, ניסוי. אני חשבתי שברמדאן יהיה יותר קשה, יותר קשה, יותר קשה.

מאז שהתחיל הרמדאן, לא מפסיק לדבר. אז אני אומר: בואו נראה כמה הוא יסחב. זה אפקט הח"כים החרדים ברמדאן. לכן, רבותיי, בוא כולנו נוקיע אלימות. אין אלימות סלקטיבית. אין צד שכשנוגעים בו זה אפוקליפסה וצד שכשמכים אותו, מענים אותו, זה, כבוד היושב-ראש, למה יש לו פרוטקציה? הוא קיבל שלוש דקות, למה הוא 20 דקות על הפודיום? כי אני רוצה שכשאתה תדבר זה יהיה 40 דקות. למה הפיליבסטר הזה? אתה מאלץ אותנו, ואחמד משתף פעולה עם הפיליבסטר. בשביל מה?

מבחינתי, אתם יכולים להסיר את כל הדוברים. לא יהיו לי שום טענות, תאמין לי. רבותיי, אני כבר 20 שנה רגיל להערות האלה של ח"כים ערבים, ועל כן,

המשפט האחרון שאני אגיד הוא: נכון, אנחנו נמצאים בחודש הרמדאן, חודש של רוח הפיוס והסובלנות, ולכן אני אומר ברוח הפיוס והסובלנות: צריך לאפשר לאנשים להתפלל באופן חופשי, במסגד אל-אקצא, למשל, במיוחד בחודש הרמדאן, ולאפשר להם להגיע לבאב אל-עמוד, לשבת, לרקוד, לשיר, לעשות מה שהם רוצים, בלי לדכא אותם על ידי שוטרים.

זו הפעם הראשונה בקדנציה הזאת שאני נואם על הדוכן. עדות של מומחה: הכנסת הזאת הולכת להיות הכנסת הגועלית ביותר, הגזענית ביותר, הכהניסטית ביותר. בואו נתלה תקוות שהיא תהיה פחות גרועה, מהכנסת הבאה. תודה. חבר הכנסת ווליד טאהא, מוותר. חבר הכנסת אוריאל בוסו,

בוסו,

חבר הכנסת אבידר, יש נכון לכרגע 66 דוברים רשומים. לא בטוח שאם תעמוד זה יועיל הרבה בהיבט הזה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר,

להשתתף איתך בצערך בפטירת אחיך לפני החג. מי שלא ניחם, אז ודאי, זקן לא רק של ספירת העומר אלא של אבלות. שלא תדע צער. בשבוע שעבר נחשפנו למקרה מחריד של פטירתה של אושר דרעי במסעדה בחצור הגלילית כשאנחנו שומעים את הזעקות של האימא: 22 שנה לא הכנסנו לבית מאכל אחד של דברי חלב בשביל לשמור על הבריאות של הילדה, ורצה הגורל שהיה חסר במסעדה וכו' וכו' דברים שנמצאים בחקירה. כמובן שמתפקידנו אנחנו, אנשי הציבור, לדאוג לכך שמקרים כאלה לא יישנו ולא יחזרו על עצמם.

מדובר על גם על חקיקה שכרגע מקודמת, אבל מעבר לכך אני חושב שהסברה, ועוד פעם הסברה, הסברה של משרד הבריאות במוסדות הציבור, ולא רק על אפיפן ועל אלרגיים לדברי חלב, יש עוד אלרגיות, נוספות, וזה מציל חיים. בשנים האחרונות, נחשפנו לנושא הצליאק ועוד הרבה אלרגיות כאלה של אגוזים וכו' וכו',

בבתי ספר. עכשיו אנחנו מתחילים את תקופת הקיץ ונכנסים עוד הפעם לסכנת חיים בנושא השחייה והחשיפה לשמש. אני חושב שמשרד הבריאות בימים הללו צריך לעשות עבודת מטה אמיתית, להיכנס להסברה מסיבית, שלא רק שתעודד, שתלמד את האחרים. לפני כמה שנים נחקק חוק בנושא הדפיברילטורים וגם האפיפן במוסדות הציבור, וכנראה שכשקורים המקרים הללו אנחנו מתעוררים: איך אנחנו דואגים שכאלה מקרים לא יקרו. אחרי שהם קורים אנחנו בודקים מה האופציות שיש לנו לעשות. אבל הסברה צריכה להיות היום, בתקופה הזאת, של משרד הבריאות, במוסדות החינוך ובשאר המקומות, מגיל אפס, ממש מגיל צעיר להסביר. כשאני מדבר עם אנשים, אנשים לא ידעו. אומרים לי: לא שמענו שזה מסוכן עד כדי סכנת חיים, לא ידענו שזה ברמה כזאת ששתי כפיות היא לקחה, הספיקה להגיע לבית חולים ולמוחרת היא כבר נפטרה. אבל הקרובים אליה ולכל מי שאלרגי לכך יודעים כמה הסכנה היא סכנת חיים. אז אם אנחנו לא מודעים לכך, כנראה שבאמת גם כן האחרים. יכול להיות שבעלי מסעדות היו מעצמם דואגים שיהיה להם מזרק אפיפן במקום ולא מגיעים לסכנת חיים כזאת. לכן, אני קורא למשרד הבריאות, וגם כן כמובן למשרד החינוך, לנסות לעשות הסברה לכל האלרגיות, לכל סוגי הסכנות הקיימות שמתרגשות עלינו יום-יום, בשביל שקורבן כמו אושר דרעי לא תהיה קורבן חינם וקורבן ציבור אלא למען ההסברה, שדרך המוות המיותר שלה נוכל להציל חיים בהמשך.

ואני הייתי מבקש באמת שמכאן והלאה כולם יעמדו בפרק הזמן של שלוש הדקות. אמרתי "מכאן והלאה", לא בהתייחס אליך. חבר הכנסת ישראל אייכלר, איננו, חבר הכנסת אלכס קושניר, איננו, חבר הכנסת אלעזר שטרן, איננו, חבר הכנסת אלי אבידר, מוותר, חבר הכנסת יעקב אשר, איננו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, איננו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מוותרת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, מוותרת, חברת הכנסת תמר זנדברג, מוותרת, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' איננו. חבר הכנסת איתמר בן גביר, בבקשה. אחמד, לצאת יותר מהר, כי אני הגעתי, אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול,

אתה עושה הרי עבודה נפלאה, אבל יש לי הצעה שכשיצביעו כאן על הקואליציה,

רק אני אדבר. תראה, אדוני, הם יוצאים.

אפשר להרכיב ממשלה. אפשר להרכיב ממשלה. הם יוצאים. כל תומכי השהידים, תומכי הטרור, יוצאים. שמעתי כאן את הדברים של חבר הכנסת טיבי, שדיבר על אווירת פיוס בחודש הרמדאן, ובאמת כששומעים את הדברים אפשר כביכול להתרשם, אלמלא היינו יודעים את העובדות. שיהיה ברור, לא כל הערבים שונאים את מדינת ישראל, לא כל הערבים שונאים את עם ישראל, יש לא מעט ערבים שרוצים לחיות כאן בשלום ושלווה,

כאשר חבר הכנסת טיבי מדבר על אותם נערים צעירים, השבאב הזה, אני רוצה לספר לכם, חברי הכנסת, מה הם עושים. הם רואים יהודי חרדי שהולך שם, ליד הרכבת הקלה, ומרביצים לו, הם רואים עוד יהודי שעומד שם, בסך הכול יהודי עם טלית, מכים בו, יהודים שנוסעים באוטובוס, זורקים עליהם אבנים. זאת אווירת פיוס? זאת אווירת שלווה? זה מה שאתם מספרים לנו? ולא, רבותיי חברי הכנסת, שלא תטעו, אין כאן משוואה דומה.

חבר הכנסת טיבי ניסה כאן להציג שיש מהצד הזה ויש מהצד הזה, יש ככה ויש ככה, שלא יספר לנו סיפורים. יש כאן תופעה, תופעה מאורגנת. יש כאן תופעה שנועדה לפגוע בעם ישראל, שנועדה להצר את צעדינו, שנועדה לגרום ליהודים לפחד להסתובב ברחובות ירושלים, שנועדה לגרום לכך שצריך לחשוב 20 פעם אם ללכת להתפלל בכותל או לא. ללכת להתפלל בכותל, תשמעו על מה אנחנו מדברים, זה אבסורד, זה לא נורמלי. ואדוני יושב-ראש הכנסת, בשביל זה יש ממשלה בישראל, יש ממשלה בירושלים. בשביל זה יש משטרה, בשביל זה יש לנו ריבונות. חגגנו את יום העצמאות של ראשית צמיחת גאולתנו, שמחנו, הודינו לקדוש ברוך הוא, אבל צריך לזכור שהכוח הזה ניתן לנו כדי שעם ישראל יחיה כאן לבטח ובשלווה. לכן, חברי הכנסת, כשעומדים כאן כל מיני שונאים, כל מיני מהללי שהידים, הם לא חברים שלכם, שלא יהיו אי-הבנות, הם רוצים לפגוע גם בכם. כשאותם מהללי שהידים עומדים כאן על הדוכן ומספרים על רוח פיוס, על אווירה של פיוס, צריך תמיד תמיד תמיד לזכור שלא כולם, אבל יש שם גרעין, שלצערי מתרחב והולך, הולך ומתרחב, שכל המציאות שלו זה לפגוע בעם ישראל, זה לפגוע בארץ ישראל, זה לפגוע ביהודים באשר אנחנו יהודים. אחרי אלפיים שנות גלות חזרנו למדינת ישראל לא כדי לפחד ללכת לכותל, לא כדי להסתובב ולחשוב: רגע, אולי לא אלך דרך שער שכם אלא אלך דרך שער אחר כי יפגעו בי. יש ממשלה בירושלים, ובעזרת השם אנחנו צריכים להפגין את הכוח ואת השליטה. ואם כבר ממשלה, משפט אחד לחברי נפתלי בנט: נפתלי, זאת השעה שלך, זה הזמן שלך. בוא ותגלה אחריות, בוא ותקיים את מה שהבוחר נתן לך, את המנדט של ממשלת ימין מלא מלא. נפתלי, גדעון, תחזרו הביתה. תודה רבה. חבר הכנסת מנסור עבאס,

חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, כאן זו גם ההזדמנות, השר אמסלם, לנחם אותך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים על פטירת האח. שתדע רק שמחות ודברים טובים. יש כאן הצעה שכולנו שמענו אותה, הצעה מצוינת, שמשקפת את הרצון הגדול של הציבור להכריע בשאלת ההתאמה לתפקיד ראש הממשלה. זו הצעה שגם אנחנו, בעזרת השם, הגשנו אותה,

הייתי רוצה קצת לדבר בנושא הזה. היו ארבעה סבבים של בחירות, ובכל ארבעת הסבבים של הבחירות לצערנו הציבור לא הכריע, לא נתן אמירה ברורה לגבי זהותו המוחלטת של ראש הממשלה. ובעצם היום אם לא נקבל החלטות ברורות בעניין הזה, כמו ההצעה שהוצעה על ידי יושב-ראש התנועה שלנו וסיעת ש"ס, לקיים בחירה ישירה בנושא ראשות הממשלה, לדעתי אנחנו נגיע לעוד סבבים נוספים, שיכולים רק להביא אותנו להתבזות מול הציבור, וזה דבר גרוע לכל המפלגות. אני רוצה לומר שאם באמת היה קונסנזוס בבית הזה היה טוב יותר, אפשר לקבל את ההצעה הזאת, היה טוב יותר, היא מונחת.

היא מונחת, ותתפלא לשמוע, יש הרבה הרבה שרוצים אותה גם מקרב המפלגות שלא נמצאות בתוך הגוש, שתומכים בהצעה הזאת כי יש בה הרבה שכל ורעיון. אבל אם באמת היינו עם קצת יותר אומץ,

אני בכלל הייתי נסחף,

והייתי הולך,

על הצבעה כמו שבעבר עשינו, עם שני פתקים.

פתק אחד למפלגה, ופתק אחד לראשות הממשלה, ותאמין לי שאם היינו עושים את זה אולי היינו יוצאים מהפלונטר הזה. אבל אני מבין,

שכל הצעה,

מיקי,

לפחות היינו יודעים, היינו יודעים טוב מאוד מי רוצה אותו כראש ממשלה מקרב כלל המפלגות של הבית.

היינו יודעים גם אם כל אלה שביש עתיד לא מעוניינים בשום חיבור אחר, היינו יודעים הרבה דברים, היינו יודעים לבחון את הדברים, לא נתנו לנו,

בצורה אחרת. אבל אנחנו יודעים שהרי כל הצעה שתגיע מהגוש שלנו, הגוש שקשור לראש הממשלה, לא תיבחן ברצינות. תמיד יגידו שלא. אם זה בא מהצד הזה מייד כבר 80% חשד יש לנושא הזה.

לכן אני חושב, נגיד שהוא נבחר, אין לו אפשרות לארגן לו קואליציה,

אתה מבין שאתה חושב שבכל מצב נמשיך עוד לבחירות חמישיות, שישיות, שביעיות. לך זה לא מפריע, לנו זה כן מפריע. אנחנו חושבים שאין משילות במצב כזה.

ברגע שבאים ועושים הצעה כזאת, נותנים לציבור להכריע מי ראש הממשלה באופן ישיר. לדעתי יש פה הרבה שכל, אבל זה נכשל. וזה נותן לאנשים לקבל הכרעה בנושא הזה. לכן אני אומר, אתם לא חושבים, נגיד שהינה, הוא נבחר, ידידי.

אבל הוא לא יכול לארגן קואליציה.

אז אני חושב שבמצב כזה,

גם אלה שעד היום משחקים אותה ימין, כמו למשל ישראל ביתנו, יצטרכו לקבל הכרעה, ולהגיד שהיות שהוא באמת זכה ברוב בבחירה הישירה הם יצטרכו להתגמש ולבוא להיכנס בחזרה לאותה קואליציה, או כל מפלגה אחרת שתמיד מציגה את עצמה בצורה כזאת או אחרת. אני חושב שההצעה הזאת יכולה באמת לעשות שכל בנושא הזה, בפרט ששמעתי שגם נערך סקר מעמיק בעניין הזה בתוך המפלגות שלא קשורות לגוש, וגם שם יש הרבה תומכים לעניין הזה. לכן אני מציע דקה, לפני שחושבים ללכת להתפזר או ללכת לכל מיני כיוונים אחרים: לציבור נמאס מבחירות קלאסיות רגילות. בואו נעשה משהו, שינוי לטובה, שנוכל להציל קצת את כבודם האבוד של הפוליטיקאים.

חבר הכנסת עיסאווי פריג' איננו, חבר הכנסת מוסי רז, איננו, חבר הכנסת יבגני סובה, איננו, חבר הכנסת ינון אזולאי, איננו, חברת הכנסת אילת שקד, איננה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, איננו, חבר הכנסת משה גפני, איננו, חבר הכנסת יעקב טסלר, איננו, חבר הכנסת נפתלי בנט, איננו, חבר הכנסת חמד עמאר, איננו, חבר הכנסת איתן גינזבורג, איננו. חבר הכנסת יעקב מרגי אף הוא לא נמצא, נמצא, בבקשה,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בתקופה האחרונה אנו עדים לאיבוד השליטה, איבוד הריבונות ואיבוד המשילות: תמונות חוזרות ונשנות של פורעים שלא חוששים ולא פוחדים להתגרות ולתקוף חיילי צה"ל. זה לא בא בחלל ריק, זה בא לאור איבוד ההרתעה. זה מתחיל מכך שאנחנו מחנכים דורות של לוחמים לחתור למגע, וחייל או לוחם או שוטר שלא חותר למגע ננזף, אבל מצד שני אנחנו קושרים לו את ידיו בכל מיני פרשנויות משפטיות כאלה ואחרות. התמונות של אזרחים, אזרחי מדינת ישראל, שתוקפים יהודים רק בגלל שהם יהודים, לראות פורעים ביפו תוקפים יהודים רק בגלל שהם מרשים לעצמם להתהלך ביפו, תמונות של הפקרות שמתרחשות יום-יום, שעה-שעה, בנגב, תושבי הפזורה הבדואית, חברים, יש רוב של יהודים ביפו.

אתה מוכן להפסיק לצרוח?

אני לא מקשיב לך, לא רוצה להקשיב לך.

כשאתה תהיה עם האזנה לא סלקטיבית אני אתייחס אליך.

לא רוצה להתייחס אליך בכלל. זה יפו. אתה מפריע. יפו, מה זה יפו?

זה ארץ ישראל. למה לשקר? יפו, ביפו. למה לשקר? למה להמציא כאילו יש מציאות אנטישמית ביפו? מה קורה לכם? אני אומר לך בדיוק איפה, חברים, תחזרו קצת לשכל. אני אומר לך,

אני אומר לך,

בתוך יפו יש רוב יהודי. אתם מסכנים אותם. מה אתם עושים?

אתה מוכן להפסיק לקשקש? אני לא רוצה לרדת עוד ברמת ההתבטאויות שלי כלפיך.

תאתגר את עצמך, אדוני היושב-ראש, יש, בחיאת דינכ. גבול כמה אפשר, תאתגר את עצמך. חבר הכנסת אבו שחאדה, די, נו, באמת. אדוני היושב-ראש, תשים לב באיזו רמת שיח מדובר. חבר הכנסת אבו שחאדה, אתה תוכל לדבר.

אתה יודע איפה הבעיה שלך,

אם מערכת המשפט הישראלית, אדוני, הם אומרים.

אני אענה לך פעם אחת כמו שצריך,

הבעיה זה אנחנו. אם היינו יודעים לטפל בכם, בהתנהגות שלכם,

אתה מייצג אותו ואתה מגן עליו, אני אדבר אליך בהכללה,

אם היו יודעים לטפל בכם, להתנהג איתכם באמות המידה שלכם, הייתם נרתעים. יש לנו אמות מידה אחרות. אל תבלבל לי במוח. אתה מיתמם.

"לטפל בכם"? הם אזרחים שווי זכויות.

איזו שפה זאת? תתבייש לך. לטפל בכם.

אני לא יכול להגיד לך ברוך הבא. תעלה על הבמה ותברך את עצמך. תמיד ידענו שהתנועה הרפורמית תומכת בקו המדיני השמאל האנרכיסטי. הרי לא רציתם שתקום מדינת ישראל. הרי לא רציתם שתקום מדינת ישראל. אבות-אבותיך לא רצו את מדינת ישראל. אני אומר הלל.

אתה ושכמותך לא רציתם שמדינת ישראל תקום.

אתה, הבאתם התבוללות, אתה בגולה. אתה מדבר איתי על אהבת הארץ?

שלח את הילדים שלך לשרת בצבא, חצוף, תתנצל קודם כול. הבנים שלי לוחמים בצה"ל, מה שאתה לא זכית לו. אתה לא זכית, חצוף. תשלחו את הבנים שלכם לצבא.

שהביאו להתבוללות של שליש מעם ישראל. חצוף. מתעבר על ריב לא לו, זה נקרא. אתה יודע על מי אמרו שמתעבר על ריב לא לו. יעקב, אני רוצה פנייה אישית אליך. השיח הזה לא מתאים לך. שסמי אבו שחאדה יכבד את עצמו. שסמי אבו שחאדה יכבד את עצמו. הוא יכבד את עצמו, אבל ברשותך, לא מתאים לך להגיד "נטפל בכם". אני פניתי אליו. הוא מייצג ציבור.

אם הוא מגן על הפורעים, הוא כמוהם. הוא מגן על תושבי העיר.

אני כרגע מוחה על הפרעות. אני דיברתי עכשיו רוב או לא רוב? מה הקשר? אמרתי לו: אם אתה בוחר להגן עליהם, אני אדבר אליך בסגנון שאני לא רגיל לדבר בו.

בנגב, רק אנא, לנסות להתקרב לסוף. תמונות ההפקרות שמתרחשות בנגב, של ירי בנשק אוטומטי לאור יום, מסכנות לא רק את האזרחים היהודים, הן מסכנות את האוכלוסייה הבדואית יותר מכל אחד אחר. ואני שואל את עצמי, מאיפה חוסר ההרתעה הזה? איפה הפחד הזה, איפה החשש,

איפה הפחד הזה? וזה לא רק המשטרה, אדוני היושב-ראש. הפנייה שלי היא לא רק למשטרת ישראל, גם מערכת המשפט צריכה להיכנס פה לתמונה. ההרתעה היא גם בענישה, ומלחמה באלימות היא אינטרס של החברה הערבית לא פחות משלנו. מי שמכה, מי שמרשה לעצמו להכות אזרח, הוא יכה כל אחד שלא ימצא חן בעיניו. וזה קורה היום ביום-יום. היום ברהט על ויכוח סרק יכולים ליטול חיים. על ויכוח סרק. ואני שואל איפה ההרתעה. חייבים לעשות טיפול רב-מערכתי להחזיר את המשילות ואת הריבונות במדינת ישראל. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אחמד, תגיד לי מתי אני יכול להתחיל. רבותיי, אני כבר מודיע, לפי הבקשה של חבר הכנסת טיבי, שאנחנו בשעה 18:45 נעשה הפסקה של שעה לצורך ארוחת האפטאר אחרי הצום. הפסקה של שעה בשעה 18:45, אם נגיע ל-18:45. אם נסיים קודם, נסיים קודם. אפשר לסיים לפני. אם נסיים לפני זה בוודאי טוב, אבל אם לא, אז זה מה שאנחנו נעשה. אדוני היושב-ראש, וממשיכים בדיון. כרגיל, ממשיכים בדיון. לא הפסקה של הדוברים, אלא לא תהיה הצבעה בזמן הארוחה המפסקת.

אני אגלה לך סוד, חבר הכנסת טיבי: לי אין סגנים, ואני גם כן בן אדם. כמה שעות אתה חושב אני יכול לשבת רצוף פה? אדוני לראשונה משתמש

לא, אני אומר באופן אמיתי. אני הודעתי בתחילת הישיבה שתיתכנה הפסקות. בינתיים אני בסדר, מחזיק מעמד. אבל אם אתם תורידו דוברים, זה יעזור. אנחנו מורידים דוברים.

נגיע לשעות מאוחרות. בבקשה, חבר הכנסת אזולאי. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, סגן השר, שרים, בתוך כל ההמולה הזאת אני רוצה להזכיר, היום ראיתי, ואני מחזיק פה את התמונה של המצבה: "גל עד לזכרי", כך כתבה, "לדור דור תישא שמי. יזע רב היה מנת חלקי, ואושר רב לא היה לי. בודדה וגלמודה הייתי בחיי, ובאין לי בנים זכרו נא אותי לטובה". שושנה גריה בת רבי זכריה, שנפטרה בז' באייר תשל"ז.

כל-כולה ביקשה לזכור אותה, ואנחנו גם, בתוך ההמולה הזאת, צריכים לזכור אותה. ואגיד משנה אחת שתהיה לעילוי נשמתה, משנה מפרקי אבות, פרק ג' משנה א': "עקביא בן מהללאל אומר: הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה: דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת, מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך, למקום עפר, רימה ותולעה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא". שזה יהיה לעילוי נשמתה. והמבדיל בין החיים לחיים, אני רוצה להזכיר פה את החייל איציק סעידיאן, נכה צה"ל, הלום קרב, שמרוב תסכול הצית עצמו השבוע מול משרדי אגף השיקום של משרד הביטחון, וגם בשבילו להגיד פרק תהילים. היום הייתי בקבר של מרן רבנו עובדיה יוסף וראיתי שם יהודים באים וקוראים פרק תהילים בשבילו, וגם בשבילו נגיד, לרפואה שלמה בין שאר כל חולי עמו ישראל: "שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם ה' עשה שמים וארץ. אל יתן למוט רגלך, אל ינום שמרך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. ה' שמרך, ה' צלך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. ה' ישמרך מכל רע, ישמר את נפשך. ה' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם". אם ניקח את הרגעים האלה לאותם אנשים, קצת לרדת לרוגע, קצת להשתיק את האווירה שמשתוללת פה, אני חושב שזה יהיה לרפואתו של יצחק סעידיאן, ולהבדיל, לעילוי נשמתה של הגב' שושנה גריה בת רבי זכריה. תודה רבה ובשורות טובות.

חבר הכנסת יעקב טסלר. חבר הכנסת טסלר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, התמונות האלו, אם היו מגיעות מכל מקום בעולם, היו מזעזעות כל אחד וכולם היו מתייצבים בשורה ומגנים את האנטישמיות ודורשים לנקוט יד קשה למיגור התופעה. העובדה שזה מתרחש כאן, בישראל, בירושלים, אינה מורידה מחומרת המעשים.

זה חמור שבעתיים, וגם התגובה צריכה להיות חמורה פי כמה. חבריי חברי הכנסת, זה התחיל בקטן: הצקות קטנות, פה זריקת כובע לצעיר חרדי ושם שבירת משקפיים. זה עבר לסטירה לבחור ישיבה שנסע לתומו ברכבת הקלה, המשיך באלימות הקשה כנגד עוברי אורח שצעדו לתומם ברחובות ירושלים, ואתמול זה כבר הידרדר להכאת רב באלימות קשה בעיר יפו. הגענו למצב שבו מכים יהודים ברחובות רק כי הם יהודים ובעלי חזות חרדית או דתית, ולאחר מכן עוד מתרברבים בכך ברשתות החברתיות. חבריי חברי הכנסת, האלימות הזו לא צמחה בחלל ריק. במשך חודשים ארוכים מסיתים ומדיחים כנגד הציבור החרדי, ולצערי אלו התוצאות. מרגע שהתירו את דמנו יש מי שהחליטו לקחת את השנאה צעד קדימה ולהתנהג באלימות וברוטליות כנגד אזרחים חרדים. והיעדר הרתעה מספיקה וענישה מחמירה הוא המזמין את המעשים הבאים, את התגברותם ואת העלייה בחומרתם. חברים, כולכם תסכימו איתי: אי-אפשר לעבור לסדר-היום לנוכח עליית המדרגה וחומרת האירועים המזעזעים. חובה לעשות הכול על מנת להפסיק ולגדוע את מעשי האלימות ולהעניש בחומרה את הפושעים. על המסיתים להתנער מדברי הבלע וההסתה. על מערכת אכיפת החוק, המשטרה ובתי המשפט לקבוע רף ענישה גבוה ומחמיר כדי להחזיר את ההתרעה לרחובות ולמנוע את החרפת המעשים וההידרדרות למקרים אלימים עוד יותר.

תודה רבה. חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי, איננה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, איננו, חבר הכנסת מאיר כהן, כבר דיבר, חברת הכנסת מירב בן ארי, איננה, חבר הכנסת עודד פורר, מוותר, חבר הכנסת איימן עודה, איננו. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני לא רציתי לעלות, עד שיצאה המקהלה הזאת של ההסתה נגד הערבים ביפו.

לא מכירים את הנושא ולא יודעים על מה הם מדברים, ויוצאים בהאשמות על אנטישמיות ביפו. מתארים את יפו כמו ברלין של שנות השלושים. הם לא יודעים את העובדות. אז אני אספר לכם. חברים, יש רוב של יהודים ביפו. לא בעיר תל אביב-יפו, בחלק שנקרא יפו יש רוב של יהודים, מאז 1948. הם חיים עם הערבים כל יום כל היום. אין תקיפה של יהודים בגלל שהם יהודים, זה לא קורה ביפו. ולהכניס לאנשים רעיונות כאלה מהכנסת? איפה אתם חיים? מה, אתם נורמליים? איבדתם את השכל? מה קרה אתמול ביפו? אתמול ביפו באו מתנחלים לנקום על הרב אליהו מאלי, שהותקף ביפו. הם חשבו מה הם יעשו. הם לא מאמינים בשלטון חוק, לא מאמינים שיש משטרה, לא מאמינים שהמשטרה תעשה את העבודה שלה, באו הם לעשות את העבודה של המשטרה. המשטרה, במקום שתעצור אותם במקומם ותגיד להם שיש משטרה ויש שלטון חוק במדינה, הצטרפה אליהם לרחוב הראשי. אנשים מתפללים יוצאים מהמסגדים ביפו

אחרי יום של צום, רואים מתנחלים ברחוב הראשי צועקים אליהם, אומרים להם דברים מזעזעים. המנהיגות המקומית שעומדת שם מסבירה למשטרה, אומרת להם: תיקחו אותם אחורה, שייסוגו קצת, שיפסיקו את ההסתה, שיפסיקו את האלימות המילולית שלהם. זה מה שקרה אתמול ביפו. מה עשתה המשטרה? הצטרפה למתנחלים, ובצורה אלימה פיזרה הפגנה של אזרחים, ברימוני הלם, אלימות נגד אנשי הדת. המשטרה אתמול התעללה בשייח' אחמד אבו עג'ווה, הרביצה לחבר מועצת העיר עבד אבו שחאדה. חברים, תראו את העובדות. מה אתם באים לספר סיפורים שאין להם שום קשר למציאות? זה לא קרה ביפו, אין ביפו אנטישמיות. ולא רק ביפו, בעם הפלסטיני אין אנטישמיות, אין לנו כלום נגד יהודים, יש לנו בעיה עם אלה שרוצים לעשות את הפרויקט הפוליטי הציוני, זה משהו אחר. מתווכחים פוליטית אנחנו. אין לנו בעיה עם יהודים, לא הייתה לנו בעיה עם יהודים.

לגבי מה שקרה אתמול ביפו, מי שצריך לעמוד לדין זה מי שהפעיל את האלימות הזאת, שזאת המשטרה. הם יכלו למנוע את כל מה שקרה אתמול. היו מונעים את הפרובוקציה של המתנחלים והכול היה נגמר. מההתחלה היה אפשר למנוע את זה. ואז באים ומאשימים את הקורבן. על מה, על מה מאשימים את הערבים של יפו? על מה כל הכעס וההסתה הזאת, על זה שהם מנסים להגן על עצמם? אם המשטרה הייתה מגינה עליהם זה לא היה קורה. אנחנו נגד אלימות, שלא יהיה פה חוסר בהירות בעניין הזה. אנחנו נגד אלימות, ואנחנו הכי הרבה,

חבר הכנסת אבו שחאדה,

להתכנס לסוף.

האוכלוסייה הערבית במדינה הכי הרבה נפגעת מזה שאין שלטון חוק. אנחנו בעד שלטון חוק ואנחנו בעד סדר, ואנחנו לא רוצים אלימות ולא רוצים פשיעה. אנחנו הקורבנות של הדבר הזה. הלוואי שהמדינה הייתה מתנהלת כמו שצריך בעניינים האלה. אבל לצאת ולייצר כזאת תמונה על יפו, בחייאת דינכ,

בשפה הזאת, זה דבר סביר? אנשים לא מבינים מה זה אנטישמיות, לא יודעים איפה הם חיים בכלל.

חבר הכנסת ניצן הורוביץ, איננו, חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, איננה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי, איננה, חבר הכנסת רם בן ברק, מוותר, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, לא נמצאת,

אני לא רואה אותה, חברת הכנסת מרב מיכאלי, לא נמצאת, חברת הכנסת שרן השכל, לא נמצאת, חבר הכנסת יוסף טייב, לא נמצא, חבר הכנסת אבי מעוז, אף הוא איננו, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מוותר, חברת הכנסת קטי שטרית, איננה, חבר הכנסת סגן השר דסטה גדי יברקן, איננו, חבר הכנסת זאב בנימין בגין, איננו, חבר הכנסת יועז הנדל, איננו, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, איננה, חבר הכנסת זאב אלקין, איננו, חבר הכנסת סגן השר יואב קיש, איננו, חבר הכנסת אופיר סופר, איננו, חבר הכנסת סגן השר פטין מולא, סגן השר מולא, ראיתי אותו, מוותר, חברת הכנסת קרן ברק, מוותרת, חבר הכנסת עמר בר לב, איננו, חברת הכנסת גלית דיסטל, איננה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, איננו, חבר הכנסת חיים ביטון, לא נמצא, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, איננה, השר אופיר אקוניס, מוותר, חברת הכנסת מאי גולן, איננה.

חברות וחברי הכנסת, עד כאן רשימת הדוברים. אני מבקש מכולם לשבת על מנת שנוכל לעבור להצבעה. הוגשה בקשה להצבעה שמית על שתי ההצעות, ולפיכך נקיים הצבעה שמית על כל אחת משתי ההצעות. השר אמסלם מבקש להתייחס, בבקשה. אדוני השר,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ברשותכם, עד שיגיעו החברים להצבעה, אני רוצה לגעת בכמה נקודות. קודם כול, אני רוצה לענות לחבר הכנסת סמי שחאדה. אבו שחאדה.

ראיתי בטלוויזיה שמכים רב והוא מגיע לחדר מיון. זאת התוצאה שאני רואה בטלוויזיה.

רק שנייה. דקה. ואיפה הוא מוכה? ביפו. לא בגלל שהוא יהודי. תקשיב דקה. אז כנראה, בגלל מה? שהוא מה? אדוני, העובדות הן, שנייה. אז אני אסביר במה. אני אסביר.

אני מתנגד לאלימות,

וכנראה החבר'ה המוסלמים, לא מתאים להם, ומזה התפתח הוויכוח. ואצלנו במדינה, איך זה עובד? תבדוק אותי בכל מקום, איפה שיש ערבים, רק הערבים צריכים לגור שם. בכל יישוב ערבי. בכל יישוב ערבי בארץ לא יהיה יהודי אחד.

שקר גס. כמעט.

אתה יודע מה, כשהייתי יושב-ראש ועדת הפנים, מינהל מקרקעי ישראל הוציא מכרז במעלות-תרשיחא, והוציא אותו רק לבני המקום, בתרשיחא. אני לא מכיר מכרזים כאלה לא ברמלה, לא בתל אביב, לא בקריית מלאכי. הרי אתם ראשונים שהייתם זועקים. הרי אתה יודע יפה מאוד שבנצרת עילית היום כמעט 25% מהיישוב שם הוא ערבי. אז איך זה עובד אצלכם?

לא משנה, אז יקימו להם. לא.

זו שאלה אחרת. אם כבר אמרת משהו,

יכול להיות גם שאין להם קיוסק שמוכר להם מוצרים מהשטחים.

אני רק אומר לכם איך התפיסה שלכם עובדת: מה ששלנו, שלנו,

ומה שליהודים, גם שלנו. ככה זה עובד. בית ספר זה לא קיוסק. ולכן אני אומר לך,

בית ספר זה לא קיוסק. אל תנסה להצדיק את זה אף פעם. למרות שיכול להיות שזה אירוע נקודתי, אבל אל תנסה להצדיק את זה.

אדוני היושב-ראש, אני ברשותך רוצה לעבור לנושא אחר. אנחנו שומעים כבר כמה חודשים, מאז תחילת מערכת הבחירות, אנחנו שומעים את כל ראשי המפלגות בשמאל, וזה סוג של ערב רב שנדבק מין שבאינו מינו, אין קשר בין האחד לשני. הם אומרים: אנחנו גוש השינוי. שאלתי את עצמי, מה הם רוצים לשנות? דרך אגב, אתם מומחים בהנדוס תודעה. השמאל במדינת ישראל, זה מה שהוא עסוק מבוקר עד לילה: מרמה את דעת הקהל באופן שיטתי. אתם גוש השנאה, לא השינוי. הרי מה שמחבר ביניכם זה רק דבר אחד, שאתם שונאים את נתניהו. הרי אני שואל עכשיו, נניח תצליחו להקים ממשלה, תראו את האבסורד: בא מר בנט עם שבעה מנדטים,

בן אדם במדינת ישראל רוצה להיות ראש ממשלה עם שבעה מנדטים. עוד מעט יבוא לכם אחד עם שניים, יגיד לכם: גם אני רוצה להיות ראש ממשלה. הרי זה סותר את המהות הדמוקרטית במדינת ישראל. גם משטר פרלמנטרי מניח הנחות עבודה שיש איזה גוש מרכזי וסביבו מתלכדות המפלגות היותר-קטנות, חוץ מכאן, זו פעם ראשונה מאז תולדות מדינת ישראל, מה שמחבר בין סער בנט, לפיד, הורוביץ, מיכאלי, גנץ וליברמן זה רק דבר אחד: שנאה לראש הממשלה נתניהו.

פשוט הם הגיעו למסקנה, אני אומר את זה כבר שנתיים, אתם פשוט לא מצליחים לפגוע, להוריד אותו בכנסת. 30 מנדטים הבן אדם קיבל. כל בן אדם רביעי במדינת ישראל רוצה אותו. אתם 16, 17 מנדטים, ואתם רוצים להיות ראשי ממשלה, בנט, שבעה מנדטים. מה אתם עושים? אתם משחדים את בנט ואומרים לו: מר בנט, גם אם יש לך ארבעה, לא משנה, תבוא, אתה תהיה ראש ממשלה. למה? בגלל שאנחנו כל כך שונאים את נתניהו, לא אכפת לנו בכלל מה אנחנו נהיה. העיקר אתה תפיל אותו. זה מה שמעניין. תראו אבסורד שאין כדוגמתו: רצתם בבחירות על שנאה, אתם אגף השנאה, כולכם מורעלים משנאה, ואתם עולים לפה ואומרים: חבר'ה, אנחנו רוצים אחדות, הגיע הזמן להנמיך את הלהבות, אבל אתם הטנקר של הדלק, מזה אתם מתפרנסים מבוקר עד לילה.

הרי בוא תספר לי, מר ליברמן, שהולך לאשדוד ביום שבת לחנות שמוכרת חזיר, בוא תספר לי מה תעשה עם בנט. אומר את זה גם סער, איש מסורתי. בוא תספר לי. בוא תספר לי איך הערב-רב הזה מתחבר. בוא תספר לי איך תביא את ברית הזוגיות, בוא תספר לי איך אתה, לפיד, מוריד לחרדים את הקצבאות, בוא תספר לי.

שכל פעם עולה לכאן: בואו נוסיף לקשישים, בואו נוסיף לחיילי צה"ל, בואו נראה אתכם עושים משהו, דבר וחצי דבר. הרי כולכם לא יודעים לעשות כלום. יש לכם רק דבר אחד שמחבר ביניכם: אתם שונאים את ראש הממשלה נתניהו. ולמה? בגלל שהוא עשה לכם כל כך טוב. זאת הבעיה. אם באמת ראש הממשלה, אתם הרי הנהנים העיקריים מכל ההישגים שראש הממשלה הביא פה למדינת ישראל. אני תמיד אומר שכשהוא הביא את הסכמי השלום, אדוני היושב-ראש, נסעו כל מיני אנשי עסקים לדובאי לעשות עסקים ולפתוח ערוצים כלכליים לעצמם, והם הזמינו את הכרטיס למוצאי שבת לנחות פה כדי ללכת להפגין נגדו בבלפור. אני צובט את עצמי להאמין לחוצפה ולחוסר הבושה שלכם. זה לגיטימי דרך אגב לבוא ולשים דרך, אין לכם דבר אחד, דרך אחת, כלום, דבר וחצי דבר. אתה, נפתלי בנט, אמרת: למה ראש הממשלה לא מפנה את ח'אן אל-אחמר? בוא תפנה בשבוע הבא את ח'אן אל-אחמר, אתה ומרב מיכאלי והורוביץ. הרי אתם מפנים, אתם אנשי חוק. בואו תסדירו את ההתיישבות של הבדואים בנגב, ההתיישבות הפראית בנגב. בואו תיישבו אותה. לכן, מה שאני רוצה להגיד לעם ישראל זה שלא הולכת פה באמת להיות ממשלה שהולכת לקדם משהו במדינה. זה לא יקרה משתי סיבות: א. אין לכם את הכישרון המתאים. רובכם כמעט לא עשיתם דבר וחצי דבר, בוודאי לא בניהול מערכת כמו מדינה ובמצב שמדינת ישראל נמצאת בו. דבר שני, אין לכם שום מכנה משותף. כפי שאמרתי, המכנה המשותף היחיד זה השנאה לראש הממשלה. דרך אגב, אני בכלל מתפלא שרוצים, בכלל במחשבה, שאפילו הייתה הווה אמינא למנות איזה מישהו כמו לפיד לראש ממשלה. הבן אדם באופן מעשי לא שירת בצה"ל. אתם יודעים שהוא היה בעיתון "במחנה". אבא שלו סידר לו שם ג'וב,

פרופיל 97. כשאנחנו עשינו מילואים עד גיל 40, היינו מתזזים בכל הגבולות במדינה, הבן אדם ישב בתל אביב, שתה בירות,

בן אדם נטול השכלה פורמלית. את זה אתם רוצים לשים ראש ממשלה? אני שואל, זה הבן אדם שלכם, זה הכוכב שלכם?

אתם מבינים לאן נקלעתם? אתם מבינים לאן הגעתם? עדיף על נאשם בשוחד והפרת אמונים. נאשם בשוחד.

הוא נסע לחוץ לארץ עכשיו, והיה גם ביום השואה. אני מניח שאם הייתי נוסע אני, מה היו עושים האנשים? אתם, זה המנהיג שלכם, נסע לאמריקה, התעייף קצת. נאשם בשוחד.

אבא שלך ניצול שואה. אבל זה לא מעניין בגלל שזה לפיד, לא דוד אמסלם.

אתה יודע להוציא רק שנאה מהפה שלך, שטויות, שקרים, שנאה.

זה רק השנאה לראש הממשלה נתניהו. זה הדבר היחיד, היחיד. אני רוצה לראות אתכם, את, גב' שקד, ואתה, מר סער. מר סער הגיש הצעת חוק, לי, הוא הגיש וביקש ממני לקדם אותה. דרך אגב, זאת אחת הסיבות שאני בעצם רבתי עם ניסנקורן. הרי הסיפור הוא,

שאנחנו לא קידמנו את ועדת השרים לענייני חקיקה בגלל החוק של סער. סער הגיש הצעת חוק שיהיה אסור להשתמש במה שנקרא פירות העץ המורעל. חשבתי שהוא צודק במאה אחוז. בא ניסנקורן, התנגד.

מנדלבליט אמר לו לא. על זה, דרך אגב, אני עצרתי את כל ועדת השרים. עכשיו יבוא סער ויקדם את החוק הזה, בבקשה. בואו נראה מה אומר לו הורוביץ, ומה אומרת לו תמר זנדברג. בבקשה, בואו נראה איך הם עושים את זה.

אתם אנשים, בבסיס, השמאל הוא בבסיס אנשים אלימים, לא הגונים, לא ישרים. דרך אגב, אף פעם הם לא היו ישרים, הם רק אוחזים בכוחות במדינה כמעט בכל סוגיה וסוגיה, אם זה בממון ואם זה בתקשורת, וזה כוחם. דרך אגב, לפי תפיסתי, אני באתי לכנסת, ואני אעשה הכול כדי לשנות רק את המאזן הזה.

סיפור שאני מגיש דירקטורים, 40 שנה, את צודקת, אבל מוטב עכשיו מאשר בכלל לא. אני מדגיש. אני רוצה לשנות את נבחרת הדירקטורים, מה עושים לי? בג"ץ, שלכם, אלה שהם חלק מהמנגנונים שלכם שאתם מפעילים אותם,

המנגנון הראשי שפועל אצלכם עד היום, הוא בעצם קובע, מוציא לי צו לחתום.

חיות, חיות, מוציאה לי צו, כן, לחתום על הדירקטורים. אתם מבינים? מוציאה צווים,

בלי להבין אפילו את הסוגיה. כשאני אומר למנדלבליט: תשמע, אני רוצה להגן על עצמי, הוא אומר לי: לא, אי-אפשר, זה אני קובע את העמדה. אבל אני אומר לו: אבל אני רוצה לעתור נגדך, אתה הבעיה. אתה הבעיה, הרי אתה קבעת את העמדה, אני אמור להציג עמדה אחרת בפני בית המשפט. מה פתאום, שום דבר. דרך אגב, כל אזרחי מדינת ישראל יכולים להגיש בג"ץ או לענות לבג"ץ חוץ משרים בממשלה. תבינו את האבסורד. תבינו את העומק שמערכת המשפט נמצאת בו. כמעט על פי התהום אנחנו נמצאים שם. אנחנו רוצים לתקן את זה. עם מי נתקן את זה? הרי זה החבר'ה שלכם. אתם שומרים עליהם מבוקר עד לילה. הרי זה חלק מהמנגנונים שכל היום מחלצים אתכם. אנחנו מחוקקים חוק, והם מבטלים אותו בשבילכם, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. דרך אגב, איך אמרתי, יש להם את שכירי החרב.

דרך אגב, מעולם לא ראיתי אותם עותרים לצד השני, בשום דבר,

עכשיו למשל הכו את חבר הכנסת כסיף, אני לא רואה אותם עותרים לבג"ץ. כשאני אמרתי בזמנו שמינו את ראשת מח"ש מינו בובה,

בובה על חוט, אתם יודעים את זה, שי ניצן מינה בובה על חוט שם. ותראו הלכה למעשה מה קורה. כשהיא באה לתפקיד, היא אמרה: אנחנו באנו לעזור למשטרה. אני נפלתי מהרגליים. חשבתי שעד היום מח"ש באה לבדוק את המשטרה. לכן, ככה פני הדברים נראים. על זה נאמר: פני הדור כפני הכלב. זה הסיפור, ואנחנו מנסים לתקן את זה. אבל אתם, הרי בערב רב שיוצא לכם פה עכשיו, בואו תספרו לי איך תעשו את זה. עכשיו, אני שומע הרבה אנשים, גם החלוקה השקרית שאתם עושים: יש לנו אנשי ימין אצלנו, יש לנו אנשי מרכז ושמאל.

אני אגדיר לכם מי זה איש ימין, לפחות לפי תפיסת עולמי והבנתי: איש ימין זה קודם כול בן אדם שמאמין בערכים היהודיים בארץ ישראל. איש ימין לא רוצה שימכרו חזיר בשבת. זה לא איש ימין. דרך אגב, אנשי ימין רוצים מסורת בארץ ישראל. דרך אגב, אנחנו באנו לכאן רק בגלל אותה מסורת. אם לא, מה יש לנו לעשות כאן? חבר הכנסת שחאדה צודק. אנחנו באנו לכאן בשם ערכים יהודיים, ויש לנו עניין שהם יהיו גם במרחב הציבורי במדינת ישראל. בוא ואספר לך, חבר הכנסת סובה: אני יליד הארץ. עד גיל 25,

בחיים שלי כמעט לא ראיתי חנות פתוחה בשבת, אני לא ראיתי חנות של חזיר. דרך אגב, המפא"יניקים הקימו את מדינת ישראל, לא החרדים, אבל היום, כל המאבק שלכם, של ליברמן ושל לפיד, אמרתי: ניקח לכם את השבת, ניקח לכם את החרדים, אין לכם במה לעסוק.

איזו רפורמה הצגתם פה, איזו בקשה, איך תחממו את הציבור אחד על השני, איך תשניאו את האנשים אחד על השני? איך תשניאו, רבותיי, איך תשניאו? הרי מזה הפרנסה שלכם. אז אתם תשבו עם גדעון סער, שהוא בעצם רוצה לעשות גם שינוי של מערכת המשפט, ואתם תראו שהוא לא יעשה כלום בגלל שאתם לא תיתנו לו לעשות את זה, בגלל שזה לא עובד ביחד, מים ושמן בסוף צפים. זה גם לא יעבוד. אתם גם אומרים: רבותיי, אנחנו באים, מה שחשוב לנו זה עם ישראל. דרך אגב, אני טוען: אם באמת חשוב לכם עם ישראל, ממשלה כזאת לא יכולה לתפקד. הרי אתם יודעים לבד שאתם לא יכולים לצוף חודשיים-שלושה. חודשיים-שלושה אתם לא יכולים לצוף, בגלל שאין דבק אמיתי ביניכם. יש ביניכם פערים עצומים שהם בלתי ניתנים לגישור, זה לא נתפס בכלל. לכן, אני אומר: כל השנאה בעצם אצלכם מרוכזת בדבר אחד, איך אומרים, הדבר היחיד שמשתף את כולכם ביחד זה השנאה שלכם לראש הממשלה נתניהו. זה לא נתפס בעיניי. אתה לא מרשה לי?

פעמים אתה מרשה לי? לא, באמת. כמה פעמים אתה מרשה לי להגיד? בסדר, אני אגיד מה שאני, על השלטון. אתה מבין, סובה? זה מה שאתם עושים כאן. כמעט כל שבוע אני שומע אותך ואת חבריך מסיתים נגד עם ישראל,

גם בקורונה. היינו בשנה קשה מאוד בקורונה. אתם כל יום עליתם. איך עשה נפתלי בנט? ישר כתב ספרון, אחרי שבוע, איך מנצחים את הקורונה. השתגעתי, אדוני היושב-ראש. חשבתי, הוא עשה סטרטאפ, יכול להציל את כל העולם. הוא הלך וחילק אותו לכל מיני אנשים פה, כולל עבדך הנאמן. איך תנצחו את הקורונה, תבין את הפער של הבן אדם בין המציאות שהוא נמצא בה לבין איך שהוא תופס את עצמו. נפתלי בנט, בספרון בן 30 עמודים, נתן הנחיות לעולם איך מנצחים את הקורונה. רק חבל שכל יום מתים בעולם עוד עשרות אלפי אנשים מקורונה. הרי אתם עליתם לכאן, ובאמת הכפשתם את ראש הממשלה על בסיס יומי. לפיד היה מביא כאן נתונים על כל מיני מדינות: תראה מה קורה בניו זילנד, תראה מה קורה בצרפת, תראה מה קורה באנגליה, והכול מתהפך, עכשיו הסיפור שם עולה. הוא מתחיל לספר לנו כאן מדוע אנחנו בסגרים. אתם שנה עשיתם עוול עצום לראש הממשלה ולממשלה הזאת, שעשתה לילות כימים כדי להביא פתרון. אתם לקחתם את זה לאזור הפוליטי. עשיתם מכל הקורונה פוליטיקה קטנה כזאת, כאילו זו מחלה שהפוליטיקאים המציאו והם אמורים גם להביא את החיסון לה או לפתור אותה. אבל אני לא שמעתי אחד מכם,

כשאנחנו דיברנו על החיסונים עלה לפה נפתלי בנט, לא אשכח את היום, אני השבתי לו ואז הוא אמר לי: זה לא חוכמה לרכוש חיסונים, כל העולם ירכוש חיסונים. אתם זוכרים את המשפט. אמרתי לו: נכון. חלק, עוד עשר שנים, וחלק, אצלנו אני כבר התחסנתי לפני שבוע. זה בדיוק ההבדל, שאנחנו נחיה ושמה,

במקומות אחרים, לצערי הרב אנשים לא יספיקו לחיות בגלל שהחיסון, חלקו, לא יגיע לחלקם. לכן כל הצביעות שלכם, כל הבריונות, השנאה שאתם הבאתם לעם ישראל, היא בסוף תתהפך עליכם. אני מבטיח לכם. בסוף האירוע מתהפך. אתם בעצם חבורה, אסופה של אנשים שבה אין קשר, שכפי שאמרתי, בין אחד לשני.

אני אומר: אתם אסופה של אנשים שבה אין קשר בין אחד לשני. אין לכם תפיסות עולם משותפות, כמעט אין לכם דבר אחד משותף, כפי שאמרתי, להוציא את זה שראש הממשלה נתניהו, בעצם השנאה שלכם כלפיו היא פשוט בלתי נתפסת, היא גם לא מתקבלת על הדעת. חלקכם,

צריכים ללכת לעשות כל מיני אבחנות כדי לבדוק איך בעצם הגעתם לאן שהגעתם, לכך שאתם שונאים אדם במדינת ישראל בעוצמות האלה, כשהוא לא עשה לכם דבר וחצי דבר, וחוץ מטוב לעם ישראל בוודאי הוא לא עשה רע. בוודאי הוא השתדל לעשות טוב. אני רוצה להגיד לכם משהו. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודיע להם איזושהי הודעה מאוד חשובה.

אני רוצה לספר לכם משהו, לכל אנשי השמאל. אני רוצה לספר לך, מר לפיד, ואני רוצה לספר לך, גדעון סער, וכולכם, ואלקין, גם כל העריקים וגם כל האחרים: לא משנה, אני מקווה שבסוף תקום ממשלה ימנית של המחנה הלאומי, אבל גם אם לא תקום ובסופו של דבר אתם תצליחו להקים אותה, ראש הממשלה נתניהו יישאר כאן. הוא יושב-ראש הליכוד. אנחנו נמשיך עד הסוף. הוא יחזור להיות פה ראש ממשלה,

ואז עם ישראל יבין את עוצמת גדולתו. בגלל שאתם כל היום רק מכפישים,

אמרתי לך: אני רואה אותו כגוליבר בארץ הגמדים. אני רואה רק את הגמדים פה. ואז אתם תבינו, עם ישראל סוף-סוף יבין שאתם כלים ריקים, שכל היום וכל השנים האלה מה שעשיתם זה רק שנאה, שנאה ושנאה, ומזה התפרנסתם. לכן אם אתם בונים על זה שלכאורה יבוא מישהו אחר, לא. אנחנו נהיה איתו גם עוד 20 שנה, בגלל שהוא הבן אדם הראוי להנהיג את מדינת ישראל, ואין בלתו. אף אחד מכם, בוודאי לא גדעון סער, ולא לפיד, ובוודאי לא בנט, לא מגיעים לקצה הקרסוליים שלו. אתם יודעים את זה. את האמת אתם יודעים. דרך אגב, כל עם ישראל יודע.

אבל מרוב השנאה, השקרים שהטפתם פה,

וזרקתם פה, אגב, שנים על גבי שנים. שוחד, מרמה והפרת אמונים.

ומזה הגענו לאן שהגענו.

מיקי לוי, אתה כבר, אני שומע אותך פה מתאמן על זה כבר בערך איזה ארבע שנים. אני מציע לך, תראה מה כתוב בכתב האישום. בכתב האישום כתוב: מדינת ישראל נגד הנאשם בנימין נתניהו. נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים.

אני הצעתי באחת הפעמים לבדוק גם את מימון המפלגות שלכם, של היושב-ראש, איך נסע, מה נסע בעולם, איך שילם, מה שילם.

אף אחד לא יבדוק אתכם אף פעם, את כולכם. דרך אגב, אני מודיע לך: אתם, הממד החמישי, הכול, מה שתעשו, תגיש תלונה.

אני רוצה לספר לך, מר לוי: נגד ראש הממשלה נתניהו לא הוגשה אף תלונה.

אני רוצה לספר לכם: אתם יכולים לשדוד את בנק לאומי, לעבור על כל העבירות שכתובות בתורה, אל תדאגו, מנדלבליט ושות' יסייעו בידכם. זו הקבוצה שלכם. הם מצביעים בשבילכם, מפגינים בבלפור.

הכול בסדר. תמשיכו ככה. אמרתי. אתם מבינים? תודה רבה. תודה רבה.

חברות וחברי הכנסת, אני אאפשר ליושב-ראש הוועדה המסדרת ואחריו לחבר הכנסת מאיר כהן לסכם, ואנחנו נקיים הצבעה שמית על פי בקשה שהוגשה לי בחתימתם של 20 חברי כנסת. לכן אפשר להישאר גם כאן, מי שמעוניין.

חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני מבקש להודיע הודעה למליאה. לאור סיכום שהושג בין מפלגת הליכוד לימינה, הליכוד תיתן לימינה ייצוג אחד בוועדה על חשבונה, בהתאם לסיכום. ימינה תמנה חבר אחד בוועדה.

אוקיי, אני חוזר: הליכוד וימינה הגיעו לסיכום שימינה תקבל נציג אחד בוועדה על חשבון הליכוד. אנחנו מקבלים שישה חברים. חבר אחד מטעם הליכוד ימונה מטעם ימינה. זו הבשורה, ואני מבקש לדעת שכשאתם מצביעים על ההצעה שלי לחמישה, חילוק לחמישה, זה אומר גם את העניין שאני דיברתי עליו עכשיו. טוב, חברים, תודה. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

ומסכם. ההצעה שאנחנו הצענו זו ההצעה שמשקפת את יחסי הכוחות בכנסת, ויותר מכול היא הצעה שבאה באמת להסדיר את עבודתה של הכנסת לשבועות הקרובים בלי הרבה מניירות ובלי הרבה ויכוחים. בסופו של יום, תזכרו כולם שיש מדינה לנהל. גם בימים האלה יש מדינה לנהל. ואנא מכם, לתמוך בהצעה הזאת, שהיא משקפת הכי הכי את יחסי הכוחות בכנסת. תודה רבה, אדוני. אני מודה לחבר הכנסת מאיר כהן. אם כן, חברות וחברי הכנסת, נא לשבת, בבקשה, כדי שכולם יבינו את סדרי ההצבעה. נא לשבת. נא לשבת. ההצבעה היא שמית, אבל נא לשבת כדי שכולם יבינו את סדרי ההצבעה ולא תהיינה אי-הבנות. חבר הכנסת סמוטריץ', תודה רבה, נא לשבת. נא לשבת, חבר הכנסת כסיף, חבר הכנסת זוהר. נא לשבת, חבר הכנסת בליאק. חבר הכנסת כץ, לשבת, בבקשה. חבר הכנסת טופורובסקי, חבר הכנסת כהן, אנא לשבת. תודה רבה. חבר הכנסת פריג', נא לשבת. חבר הכנסת רז, בבקשה. חבר הכנסת קושניר, גם אתה, בטובך, נא לשבת. פה, פה, כן.

אתה יכול לשבת פה, אין שום בעיה. מכובדיי, חבר הכנסת גינזבורג, ברשותך, רק לשבת כדי שאני אוכל להסביר את הדברים. אם כן, אנחנו מצביעים תחילה על הצעתו של יושב-ראש הוועדה המסדרת חבר הכנסת מיקי זוהר בהצבעה שמית. אם ההצעה הזאת תקבל רוב, זה יהיה הרכב הוועדה המסדרת, אם ההצעה הזו לא תקבל רוב, אנחנו נעבור מייד להצבעה שמית על הצעתו של חבר הכנסת מאיר כהן. אם הצעה זו תקבל רוב, היא תהא הרכב הוועדה המסדרת. שתי ההצבעות תהיינה הצבעות שמיות. מזכירת הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה הראשונה, על הצעתו של חבר הכנסת מיקי זוהר. מזכירת הכנסת, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה,

אלי אבידר, נגד יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, בעד ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד קארין אלהרר,

סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו,

חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי,

רם בן ברק,

איתמר בן גביר,

יואב בן צור, בעד נפתלי בנט, בעד עמר בר לב,

אורנה ברביבאי, נגד אליהו ברוכי, בעד קרן ברק, בעד ניר ברקת, בעד יאיר גולן, נגד מאי גולן, בעד איתן גינזבורג,

בעד גילה גמליאל, בעד מאזן גנאים, בעד בנימין גנץ,

מאזן לא נמצא. סליחה. חבר הכנסת גנאים, לדעתי, לא נמצא. (קוראת בשם חבר הכנסת) משה גפני, בעד המזכירה, חבר הכנסת גנאים,

אם אני רואה נכון מכאן. לדעתי הוא איננו. מישהו קרא בטעות. אז מישהו ענה בשמו. אז נחזור על ההצבעה שלו ונבהיר. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אז אני חוזרת: גילה גמליאל אמרה בעד. מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, נגד משה גפני, בעד אבי דיכטר,

גלית דיסטל,

ניצן הורוביץ,

צחי הנגבי,

יועז הנדל,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר, בעד מכלוף מיקי זוהר, בעד תמר זנדברג,

טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

אחמד טיבי,

יוסף טייב,

יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, בעד אלי כהן, בעד מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא,

עופר כסיף, נגד אופיר כץ,

ישראל כץ,

רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, נגד יאיר לפיד,

אמילי חיה מואטי, נגד פטין מולא,

מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, בעד אבתיסאם מראענה, נגד יעקב מרגי,

בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק

עידית סילמן,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי,

גדעון סער, נגד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, נגד עודד פורר,

יצחק פינדרוס, בעד מאיר פרוש, בעד עיסאווי פריג' נגד אורית פרקש הכהן, נגד אביר קארה, בעד אלכס קושניר,

יואב קיש, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, נגד יעל רון בן משה, נגד מוסי רז, נגד יואל רזבוזוב, נגד אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, נגד יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד עמיחי שיקלי, בעד רם שפע, נגד נירה שפק, נגד אילת שקד,

עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, נגד מזכירת הכנסת, אנא קראי בבקשה בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו.

אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח מאזן גנאים, אינו נוכח שרן מרים השכל, נגד ווליד טאהא, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח האם יש באולם חבר כנסת או חברת כנסת שטרם הצביעו ומבקשים להצביע? האם יש כזה שמבקש להצביע?

אם כך, מבקשים להצביע? מבקש, חבר הכנסת אלחרומי? בבקשה.

(קוראת בשם חבר הכנסת) סעיד אלחרומי, נגד עוד מישהו מבקש להצביע? לא. אם כך, רבותיי, תמה ההצבעה. המזכירה, נא לסכם את הקולות, בבקשה. אני שאלתי אם רוצים להצביע. בואו, רבותיי. אתם רוצים להצביע? היא חזרה כבר. כבר חזרה, חבר הכנסת לוי. אתם רוצים להצביע? אני לא אמנע מאף אחד להצביע. אתם רוצים להצביע? בבקשה. חבר הכנסת מאזן גנאים, בבקשה. המזכירה, נא לקרוא שוב בשמות של חברי הכנסת גנאים, טאהא ועבאס. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מאזן גנאים, נגד ווליד טאהא, נגד מנסור עבאס, נגד רבותיי, נא לשבת. המזכירה, תמה ההצבעה, נא לסכם את התוצאות. אנחנו נעבור מייד להצבעה על ההצעה של חבר הכנסת מאיר כהן. חברות וחברי הכנסת,

תוצאות ההצבעה: בעד, 58, נגד, 60. לפיכך ההצעה לא התקבלה. נא לא למחוא כפיים, זה לא מגרש כדורגל פה. תודה רבה. אנחנו עוברים מכאן להצבעה שמית על הצעתו של חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, בעד אלי אבידר, בעד יולי יואל אדלשטיין,

אינו נוכח ינון אזולאי,

נגד חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, נגד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, בעד רם בן ברק,

איתמר בן גביר, נגד יואב בן צור, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח עמר בר לב, בעד אורנה ברביבאי, בעד אליהו ברוכי, נגד קרן ברק,

ניר ברקת, נגד יאיר גולן, בעד מאי גולן,

איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, נגד גילה גמליאל,

מאזן גנאים,

בנימין גנץ, בעד משה גפני,

אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל, נגד ניצן הורוביץ, בעד צחי הנגבי,

יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר,

מכלוף מיקי זוהר, נגד תמר זנדברג, בעד ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי,

אחמד

אינו נוכח יוסף טייב, נגד יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, נגד אלי כהן,

מאיר כהן,

מירב כהן, בעד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, בעד אופיר כץ,

חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא, נגד מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, נגד אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי,

בנימין נתניהו, נגד

יבגני סובה,

אופיר סופר, נגד אורית סטרוק, נגד עידית סילמן, אינה נוכחת בצלאל סמוטריץ' נגד אוסאמה סעדי,

גדעון סער, בעד מנסור עבאס, בעד איימן עודה, בעד חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, בעד עודד פורר, בעד יצחק פינדרוס, נגד מאיר פרוש, נגד עיסאווי פריג' בעד אורית פרקש הכהן, בעד אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, בעד יואב קיש, נגד גלעד קריב,

שלמה קרעי, נגד מירי מרים רגב, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול,

יעל רון בן משה,

מוסי רז,

יואל רזבוזוב,

אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח רם שפע, בעד נירה שפק,

אילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, בעד מזכירת הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ניר אורבך, אינו נוכח סעיד אלחרומי, בעד משה ארבל, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יועז הנדל, בעד אחמד טיבי, בעד חילי טרופר, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד עידית סילמן, אינה נוכח אביר קארה, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח אילת שקד, אינה נוכחת האם נמצא כאן חבר כנסת או נמצאת כאן חברת כנסת שטרם הצביעו ומעוניינים להצביע?

אם כך, תמה ההצבעה. מזכירת הכנסת, נא לסכם את הקולות.

חברות וחברי הכנסת, אלה תוצאות ההצבעה: בעד הצעתו של חבר הכנסת מאיר כהן, 60, נגד,

אין נמנעים. רבותיי, נא לשמור על השקט. לפיכך אני קובע שהרכב הוועדה המסדרת יהיה בהתאם להצעתו של חבר הכנסת מאיר כהן. אני מבקש להודיע שהדיווח של שר הכלכלה והתעשייה חבר הכנסת עמיר פרץ על פעילות משרדו בממשלה השלושים-וחמש יישמע במועד מאוחר יותר. אנחנו נצא עכשיו להפסקה של חצי שעה על מנת שהסיעות תוכלנה להעביר ליושב-ראש הוועדה המסדרת את שמות החברים מטעמם. אנחנו נחדש את הישיבה בעוד חצי שעה כדי שאפשר יהיה להודיע את שמות חברי הוועדה המסדרת, על מנת שהיא תוכל להתחיל לפעול. תודה רבה.

(הישיבה נפסקה בשעה

ואני מזמין את יושב-ראש הוועדה המסדרת חבר הכנסת מיקי זוהר להקריא את שמות חברי הוועדה המסדרת שנמסרו על ידי הסיעות השונות, בהתאם להרכב הוועדה שאושר על ידינו כאן היום. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. להלן חברי הוועדה המסדרת בכנסת העשרים-וארבע: מטעם הליכוד, אנוכי,

ואני אשמש גם כיושב-ראש הוועדה, חברת הכנסת גלית דיסטל, חבר הכנסת אופיר כץ, חברת הכנסת אתי עטייה, חבר הכנסת דוד ביטן, חבר הכנסת שלמה קרעי, חברת הכנסת קטי שטרית וחברת הכנסת מאי גולן, סך הכול שמונה חברים, נציגי יש עתיד-תל"ם, חברת הכנסת קארין אלהרר, אין תל"ם.

אין כבר תל"ם.

זה ישן, סליחה. אתם צודקים. סליחה, יש עתיד בלבד, חברת הכנסת קארין אלהרר, חברת הכנסת מירב בן ארי, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', חבר הכנסת בועז טופורובסקי, נציגי ש"ס, חבר הכנסת יעקב מרגי

חבר הכנסת איתן גינזבורג וחברת הכנסת יעל רון בן משה, נציגי ימינה, חבר הכנסת מתן כהנא וחברת הכנסת עידית סילמן, נציגי העבודה, חבר הכנסת רם שפע וחברת הכנסת אפרת רייטן, נציגי יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב אשר וחבר הכנסת יעקב טסלר, נציגי ישראל ביתנו, חבר הכנסת עודד פורר וחבר הכנסת אלכס קושניר, נציגי הציונות הדתית, חבר הכנסת שמחה רוטמן וחברת הכנסת אורית סטרוק, נציגי הרשימה המשותפת, חבר הכנסת אחמד טיבי ונציג נוסף מטעמם שטרם נמסר שמו, השם הזה יימסר בהמשך ונקריא אותו במליאה, מטעם תקווה חדשה, חבר הכנסת זאב אלקין וחבר הכנסת יועז הנדל, מטעם מרצ, חברת הכנסת תמר זנדברג וחבר הכנסת עיסאווי פריג'; מטעם רע"מ, חבר הכנסת ווליד טאהא. אני מעדכן שהישיבה תתכנס בעוד חצי שעה מתום המליאה, שאמורה להינעל מייד אחר כך, וזה צפוי להיות בסביבות השעה 20:45. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי זוהר, יושב-ראש הוועדה המסדרת. אם כן, חברות וחברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, ח' באייר התשפ"א, 20 באפריל 2021, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.